הכנסת, לדיון מוקדם: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ושרן מרים השכל, שמספרה פ/4037/24. דוח שנתי 48 של נציב תלונות הציבור לשנת 2021. תודה. תודה למזכיר הכנסת. חברי הכנסת שמעוניינים נאומים בני דקה, בבקשה. חבר הכנסת מעוז, אני מניח שהצבעת. עד שתימסר לידי הרשימה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נאום הנדסת תודעה מס' 58, והפעם על כאוס פוליטי. ראש הממשלה, עוד מעט בדימוס בנט, ברוך השם, אמר שהוא פועל כדי למנוע כאוס לטובת המדינה. אשתקד הוא אמר שהכי חשוב זה למנוע בחירות חמישיות. החליפי אמר אתמול שבנט שם את המדינה לפני האינטרס האישי. עוד הנדסת תודעה וזלזול באינטליגנציה של הציבור. הרי במערכות הבחירות האחרונות רצון העם בממשלת ימין היה ברור, שום מפלגה לא רצה לבחירות הקודמות עם מסר של הקמת הממשלה הנוכחית, שבה ימינה, השמאל הקיצוני ורע"מ. מי שטובת המדינה והעם לנגד עיניו היה אמור לפעול לפני שנה ולפעול היום כדי להקים ממשלת ימין. ככה זה כשהשנאה האישית של לפיד וחבריו לנתניהו והאגו והאמביציות האישיות של בנט חברו יחדיו וגוברים על הכול. אני ממליץ לעם ישראל היושב בציון להצביע שוב, והפעם ביתר שאת, בעד הקמת ממשלה יהודית לאומית חזקה, ולא ליפול בפח הנדסת התודעה במערכת הבחירות הקרובה.

חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התבשרנו אתמול על כך שראש הממשלה עשה מעשה אצילי ומכובד והעביר את השרביט לראש הממשלה החליפי. כמו שאמר קודמי בתפקיד, הרי כל ממשלת הטלאים הזאת שהוקמה, הוקמה רק כדי למנוע בחירות חמישיות. זה היה הנימוק המרכזי שאז בנט נימק לכך שהוא הולך להקים ממשלה מהסוג הזה.

אני קורא לכל המפלגות הימניות שנמצאות פה בכנסת להתאחד ולהתאגד יחד ולהקים ממשלה ללא צורך בבחירות, ממשלה שהיא רצון העם, ממשלה שרוב העם הצביע לה, להתגבר על כל הקשיים, להתגבר על כל השנאות, להיות עם אחד ומאוחד, כדי שנוכל להצעיד את המדינה הזאת במצב הקשה שבו היא נמצאת כלכלית,

מדינית וחברתית, שנוכל לתת לעם ישראל תקווה.

תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, גם השבוע, כמו בכל שבוע, אציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות שקרו ברחבי ישראל בשבוע החולף. ביום שלישי 14 ביוני נהרג רונן מרזוק, בן 20, תושב הכפר אבו סנאן, בתאונה בכביש 70 באזור צומת יאסיף. עוד באותו היום הרב חנניה פיזאלה מורד-רבניאן, בן 78, מצא את מותו בעת שחצה את הכביש סמוך למחלף בר-אילן על כביש 4. ביום רביעי 15 ביוני נהרג פלסטיני בן 30 בתאונה בין משאית לרכב בכביש 60 סמוך לעתניאל בדרום הר חברון. ביום חמישי 16 ביוני נהרג אבירם זייד, בן 41, תושב צפת, בתאונת אופנוע בכביש 90 סמוך לחוף גיא בטבריה. מאוחר יותר באותו היום נהרג חמזה יג'מור, בן 17, מירושלים, בתאונת אופנוע, עוד תאונת אופנוע, סמוך לדרך מנהרת הר הצופים בעיר. ביום ראשון 19 ביוני נהרג רוכב אופניים בן 41, לאחר שנפגע כשרכב על אופניו בכביש הגישה לקיבוץ הדתי שעלבים שבאזור מודיעין. שישה בני אדם נהרגו בשבוע החולף. לא מעניין את המשפחות שלהם שיש או אין בחירות, מעניין את כל המשפחות בעתיד שאף אחד מיקיריהן לא ייפגע. בשביל זה ממשלת ישראל צריכה להמשיך לעבוד ולהילחם בתאונות הדרכים כאילו אין בחירות, כאילו אין פוליטיקה.

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמח שברוך השם הממשלה שכה פגעה בערכים היהודיים, ובכללם שבת קודש, הולכת הביתה. שלום ולא להתראות. כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת בכנסת, אני בוחר להקריא את מכתבו של ראש הממשלה הקודם והעתידי, מר בנימין נתניהו, לגבי ערך השבת, מכתב שנשלח לשדולה בימים האחרונים. בנימין נתניהו: "'לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה'. השבת עבורי היא יום מקודש, יום של משפחה, של מסורת, של לימוד תורה. מדי שבת אני נוהג ללמוד את פרשת השבוע ואת ההפטרה, במשך שנים רבות, יחד עם בני אבנר. אלו הם רגעים מיוחדים, שבהם אנו מתעלים מעל לאירועי היום-יום וצוללים פנימה אל השורשים שלנו. לאור נרות השבת שאנו מדליקים יחד, הלב נפתח ומתמלא בקדושת היום המיוחד, שמלווה אותנו מדי שבוע.

ישנה חשיבות גדולה לשמירת הצביון של שמירת השבת במרחב הציבורי כמדינה יהודית מסורתית. אני שמח על הקמת השדולה למען השבת ומחזק את ידי ח"כ הרב משה אבוטבול על עשייתו ופועלו למען שבת קודש". חבר הכנסת בנימין נתניהו, ובקרוב ממש גם ראש הממשלה.

תודה רבה. אם כך, אנחנו ניגשים לנושא הבא בסדר-היום, ציון יום המודעות להיעלמות ילדי תימן, בלקן

אני מבקש להקריא את מה שאמרתי בהתכנסות עצמה, כדי שזה ייכנס לפרוטוקול הכנסת, ואחריי אני אכבד את חברת הכנסת אבל תציין באיזה אירוע.

היה אירוע מאוד מאוד מכובד, שמחתי מאוד להשתתף בו, ואני רוצה להקריא את אותם דברים מהאירוע שאתם יזמתם, והגיעו אליו אנשים רבים, כל כך חשוב כדי לחקור את ההיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל בתחילת הקמת המדינה. אני רוצה לחזור על אותו נאום, כדי שזה ייכנס לפרוטוקול של הכנסת, מפאת חשיבותו של הכינוס. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, הכנסת מציינת היום את יום המודעות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן. ברשותכם, אני מבקש לפתוח בסיפור המבוסס על עדות שהגיעה אליי ממקור ראשון לפני כמה חודשים וקרה בשנות החמישים להורים יוצאי תימן: חיים הקטן היה חולה ואושפז בבית החולים תל ליטוינסקי, כיום תל השומר, במשך שנה וחצי. האם והאב היו ליד מיטתו יום ולילה, הם חילקו ביניהם את הזמן, וכשהאימא הייתה יוצאת, האב היה מגיע. הם החליפו ביניהם את המידע על הילד, וההורה השני היה ממשיך לבית החולים. כשהגיע האב לבית החולים בפעם האחרונה נאמר לו שחיים מת. הוא היה בהלם, כיוון שהאם אמרה לו שהילד היה במצב טוב זמן קצר לפני הגעתו. הוא בכה וצעק. אחת האחיות אמרה לו בשקט שהילד נמצא בקצה בית החולים. הוא החל להשתולל, דרש לראות את הילד והזמין שוטר. למזלו, השוטר היה ממוצא תימני בעצמו, היה אמפתי אליו ושאל אותו מה קרה. כשהבין, ביקש מהרופא להביא את הילד מייד. האב התעקש שלא יעזוב את בית החולים בלי הילד, אבל לא הרשו לו. אמרו לו שייתנו לו את הילד למוחרת. ואכן, האם הגיעה למוחרת, לקחה את חיים הקטן כביכול לחופש, אבל החביאה אותו ביחד עם אביו במשך תקופה ארוכה אצל אחותה בשכונת שעריים. כשבאו מהמשטרה לחפש אותו אחרי שלושה חודשים, לא מצאו אותו בבית,

נגמרה הפרשה. חבריי חברי הכנסת, עדות זו שהגיעה אליי אומנם נסתיימה בטוב, אך היא אינה היחידה. במהלך השנים שמענו אין-ספור סיפורים דומים על ילדים בריאים שמתו, על קברים ריקים ועל ילדים יוצאי תימן, מזרח והבלקן שנחטפו למשפחות מאמצות ומצאו את משפחתם אך במקרה. אחרי כל כך הרבה שנים הפרשה המזעזעת והמפלצתית הזו, שעשתה עוול נוראי למאות משפחות בישראל, מחייבת הכרה רשמית והיסטורית אחת ולתמיד. האימהות והאבות והאחים לא המציאו, לא הזו ולא דמיינו. למענם ולמעננו צריך לחשוף את כל האמת. אני מודה לחברות הכנסת שיזמו את הכינוס החשוב הזה ופועלות כדי להעלות את המודעות לפרשה הזו ולמאבקן של המשפחות על חשיפת האמת. כל הכבוד לכן. תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יום המודעות להיעלמותם של ילדי תימן, הבלקן והמזרח זה יום שאני כבר שנה שנייה יוזמת שיצוין כאן בכנסת בדיונים במליאה ובוועדות. זה היה אמור לקרות בנובמבר ועשינו את זה היום, שזה קרוב באמת לי"ג בתמוז. מכאן אני הולכת לאירוע בבית הנשיא, שמתחיל בעוד פחות משעה, וגם בזה אני גאה, כי זה גם אירוע שאני וחברת הכנסת נעמה לזימי וחברת הכנסת לשעבר נורית קורן במשך כשנה מנסות שיהיה. רצינו שהוא יגיע לאירוע שגם אתה,

שנכחת אתמול באירוע, זה היה חשוב מאוד, נכחת מכיוון שהנשיא לא נוהג להגיע לאירועים כאלה בכנסת. אבל מכיוון שנשיא המדינה היה מאלה שחוקקו, לא שחוקקו, שהגישו הצעות חוק להכרה בפרשה, אז הוא באמת החליט, בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה, לעשות אירוע היום בבית הנשיא. אני באתי באמת לכבד,

ומכאן אני נוסעת לבית הנשיא לאירוע שהוא עושה לכבוד יום המודעות. אגיד כמה מילים על הסיפור הזה. לפני שבוע או שבועיים הגשתי את הצעת החוק, ביקשתי והיא נפלה, ביקשתי שיום המודעות לפרשה יהפוך להיות יום לאומי: שיילמד עליו בבתי ספר, שכל אחד ידע שזה באמת קרה, שיהיה אירוע בבית הנשיא, ואת זה עשינו בלי יום המודעות,

ואת זה הצלחנו גם בלי יום המודעות. אבל רצינו באמת שזה יהיה יום מודעות, יותר מימים אחרים, כי זה נכון שיש הרבה אנשים שפועלים למען מדינת ישראל ברמה הפרסונלית ורוצים להקדיש להם יום, אבל כאן לא מדובר על בני אדם שפועלים, כאן מדובר בפרשה שפצעה פצע עמוק מאוד מאוד בחברה הישראלית, פצע שלא מצליח להירפא, וכמו הרבה דברים שקרו בהיסטוריה של העם שלנו וגם בעמים אחרים, החוכמה היא להסתכל למציאות בעיניים ולטפל בה, ולא להתעלם ממנה ולחשוב שהיא תיעלם. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, כשהיו מדברים על הפרשה הזאת, חשבתי שזה קומץ אנשים שאומר דבר שלא יכול לקרות במדינה האהובה שלי, במדינת ישראל. זה משהו שלא יכול לקרות. אנחנו הרי במדינת ישראל, מדינת היהודים, הציונית. לא יכול להיות שדבר כזה קרה. ולא האמנתי. אבל עם השנים, כשיותר ויותר עמותות נכנסו לטיפול בנושא הזה, כשחברת הכנסת לשעבר נורית קורן והשר לשעבר צחי הנגבי לקחו את הנושא הזה ברמה האישית ולקחו כפרויקט חיים לחשוף חלק מהפרוטוקולים, ולקחו כפרויקט חיים להעביר בחוק שניתן לפתוח את הקברים, ולקחו כפרויקט חיים ממש לעבור מילה אחרי מילה, הבנו שהיה גם היה. לא ייתכן שבמדינה שלנו, בשנות החמישים והשישים, פעוטות, תינוקות וילדים נולדו בבתי חולים, ולמרות שהיו בריאים, יום אחרי זה לא היו קיימים יותר ואף אחד לא ראה בעצם את גופתם, לא יכול להיות שאחוזי התמותה דווקא בעדות מסוימות פתאום קפצו לעשרות אחוזים לעומת אחוזים בודדים בעדות אחרות. לא יכול להיות. משהו פה לא היה בסדר. ומכיוון שאנחנו מכירים גם סיפורים משאר מקומות העולם, שהיו כאלה בעמים אחרים, ושם כן לקחו את הנושא הזה וכן חקרו וכן בדקו, וראו שהיו תופעות לא סבירות, אבל העמים הסתכלו ביושר במראה ואמרו: אנחנו רוצים לבדוק ולהגיע לחקר האמת, הגיע הזמן שגם פה, במדינת ישראל,

ולמה אני מתכוונת? זה נכון שנורית קורן עשתה דרך מאוד מאוד, עשתה פריצת דרך, ולדעתי אפילו מגיע לה על זה פרס מפעל חיים בנושא הזה. היא הגיעה לאיזושהי פריצת דרך, אבל עדיין, היא נחסמה. בארכיון המדינה חלק מהקלסרים והמחשבים, כי חלק מהדברים גם מתויגים בתוך מחשבים, אין לנו גישה אליהם. לא נותנים גישה, לא למחשבים, וחלק מהמחשבים בכלל נעלמו, לא לקלסרים. ואנחנו אומרים, אנחנו מבקשים, אני לפחות אמשיך, איאבק ואילחם שהגישה לכל הקלסרים ולמחשבים ולכל אמצעי המידע, לכל הידע שהיה בעבר, תיפתח לחלוטין, שתהיה לנו גישה ושהכול ייחשף. ברגע שהכול ייחשף אנחנו נוכל לתת את זה לאנשי מקצוע ולמתנדבים רבים שרק עומדים בתור כדי ללמוד את החומר הזה, ללמוד ולקרוא. ברגע שאנחנו ניתן להם את החומר ללמוד ולקרוא, גם לעורכי דין, גם למשפטנים וגם למתנדבים רבים שרוצים לעסוק בזה, רק אז נוכל להבין מה קרה באמת. ואחרי שנוכל להבין מה קרה באמת, נוכל להסיק מסקנות, נוכל לקחת אחריות כמדינה, ורק בסוף תהליך כזה ארוך וסיזיפי נוכל לסגור את הפרשה. כל קיצורי הדרך שמנסים להביא אותנו בהם, בדרך של לדלג מעל ולהגיד "זה לא היה", לא יובילו לכלום. אתם יודעים למה לא יובילו לכלום? כי היה גם היה. כי יש אימהות שבוכות, יש משפחות שגדלו בצל הסיפורים הנוראיים האלה, יש אחים שגדלו לזה, ולהם יש ילדים שגדלים לזה, ולהם היום יש כבר נכדים ואף נינים. זאת אומרת, אם יש דורות שלמים שגדלים בצל העוול הנוראי שהם חווים, שמדינת ישראל כביכול או לא כביכול עשתה להם כמשפחה, הם לעולם לא ירפו. לכן אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהם ירפו. הם לא ירפו לעולם, ולכן זה ייפתח מתישהו.

כחברה, כמדינה, יש צורך לפתוח את זה מהר ככל האפשר, לטפל, לסגור ולרפא את החברה. זה גם עבור המשפחות, אבל זה בעיקר עבורנו כחברה, שנוכל לומר: ישראל של שנת 2022 איננה ישראל של שנות החמישים והשישים. לעולם לא יקרו פה דברים כאלה. אבל כדי שנוכל לקחת אחריות ולהגיד "לעולם לא יקרו דברים כאלה", אנחנו צריכים להודות שהם קרו ולקחת עליהם אחריות.

באופן אישי, ביום הזה של המודעות להיעלמותם, חטיפתם, של ילדי תימן, הבלקן והסביבה, מתחייבת כאן שאני לא ארפה מהנושא הזה עד שתקום רשות לאומית שתתכלל את כל הדברים שאמרתי כאן עכשיו ונביא סוף לסיפור הזה.

תודה רבה. יישר כוח על הביצוע ועל הארגון. חברת הכנסת לזימי איננה,

לא נמצא. חברת הכנסת שפק. יספיקו לך חמש דקות? אני חייבת ללכת לבית

אם זה חמש דקות, אני אחכה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בחרתי ביום הזה לדבר על מילים צורבות, מילים מכוננות ומילים מכתיבות מציאות.

כששמעתי אותך,

ואותך, כבוד היושב-ראש מיקי, מדברים, המילה שנאמרת היא "פרשה": "פרשת היעלמותם", כאילו יד נעלמה באה והעלימה אותם, פרשה שהפכה להיות "פרשת ילדי תימן". נכנסתי לוויקיפדיה לראות עוד פעם. אחרי הכול, איך הגדירו את זה? "פרשת ילדי תימן". מה בפרשה? אנחנו מפחדים לשים את האצבע. אין לנו מספיק בגרות והוגנות לקרוא למעשה בשמו. אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לכבס מילים. הסיפור הוא סיפורם של תינוקות שנולדו למשפחות עולים חדשים, רובן משפחות עולים מתימן, שעלו לארץ להגשים חלום של העם במולדתו, עלייה דתית לארץ הקודש. על פי המחקרים עד כה, בשנים 1948 1954 הם נלקחו ממשפחותיהם, לא ידוע לאן, אין מקומות קבורה מוסדרים לרובם, הורים לא הורשו לבקר את ילדיהם, פשוט סיפור של אובדן קשר. ניתנות תשובות שונות לאורך השנים: מצב קשה בארץ, תנאים שלא אפשרו תיעוד, אי-יכולת לתקשר עם המשפחות מבחינה מנטלית או שפה, גם נורמות ותפיסת אדנות של חלק מנושאי מהתפקידים ופטרונות, אי-שיתוף ההורים במצב של היקרים להם מכול, ובעיקר התעלמות, סיפור על חוקים שלא הסדירו רפואית את היכולת לעקוב ועוד ועוד. כל זה לא יכול להסביר לי למה אימא, סבתא, אבא וסבא לא יכולים לדעת מה קרה עם הילדים שלהם. במקביל יש הצטברות עדויות של אנשי רפואה כי הילדים והילדות נלקחו,

מבתי החולים, וכל זה ממשיך לשרוף את נפשן וליבן של המשפחות. שנים של תחושת אובדן ואי-ודאות, ובעיקר אשמה, אשמה עצמית איך הם לא שמרו על היקרים להם מכול. לצערי, המצע שעליו צמחו החשדות היה מורעל. זה לא היה סתם ככה. היה סיפורם של התימנים שהתיישבו ליד חוות כינרת וסולקו משם על ידי אנשי קבוצת כינרת לרחובות. היה הסיפור של פרשת מקוב, ומי שלא מכיר אותה כדאי שיכיר, סיפור של עובדות תימניות שעבדו בחצר האיכר והוכו כי נכנסו לאסוף זמורות יבשות כדי שיהיה חם לילדים שלהן, פרשה שאפילו לא הורשתה בהנצחה. כשדן אלמגור כתב את השיר שלו "זמורות יבשות", אסרו עליו להשמיע אותו, ורק בזמן האחרון, כשהוא קיבל פרס על מפעל חיים, הוא התנה את הקבלה בזה שייתנו לו לספר את סיפור פרשת מקוב. בחרתי לספר פה סיפור משפחתי, סיפור עדות לא של משפחתי שלי אלא של משפחה ששמעתי מצורי, בעלה של חברתי שרית. הוא סיפר לי את מה ששמע מסבתו, וזה סיפור אחד מני רבים, וגם פה יש אובדן, תסכול, אשמה, הלקאה עצמית ואטימות של חברה וממשל לזעקות שבר. משפחת חלא עלתה ארצה מתימן. המשפחה הגיעה למחנה עולים בראש העין בליל ראש השנה. יום-יומיים אחרי כן, במסגרת בדיקה שגרתית, כך הם מבינים, מכיוון שאף אחד מבני המשפחה לא היה חולה הגיע רופא, ולקח את ילדם הקטן בן השנתיים סאלם, שלום, בן יחיא. הם לקחו אותו לבית החולים דג'אני ביפו. הוא נלקח למרות הסירוב של האימא וצעקות השבר שלה שהוא לא חולה, שהוא בריא ומרגיש טוב. במשך שבועיים לא הרשו למשפחה להגיע לבית החולים. כל פעם שהם הגיעו, סופר להם סיפור אחר, כאילו לא היה זה בנם, כאילו לא גידלו אותו עד הרגע הזה במשך שנתיים. בבית החולים הוא הוחזק, על פי המידע שאספה המשפחה, כשלושה חודשים, עד שיום אחד הוא נעלם כלא היה. כל פעם נאמר להם מקום אחר, והם נסעו ממקום למקום וחיפשו אותו. כששאלו באחת הפעמים את האחות היכן הוא, היא עדכנה אותם שהוא עבר למחנה עין שמר או לתל השומר. האבא נסע לחפש ולא מצא אותו. הוא הגיע לעין שמר עם מנהל בשם שמואל,

ונאמר להם שהם לא שמעו בכלל על הילד או על שמו. האבא חזר הביתה וסיפר שהילד לא נמצא. הוא הלך והגיש תלונה במשטרה, וכל פעם שהם הגיעו לשאול או לחקור לא הייתה תשובה, עד שבמחקרים לאורך השנים הם הגיעו לכמה תעודות: ניתנה תעודת פטירה שבה נכתב שב-1 באוקטובר הילד שלהם נפטר. הכתובת האחרונה הייתה מחנה עולים עין שמר, ומקום הפטירה, בית החולים ליולדות וילדים ביפו. באותה תעודה גם נכתב שהפטירה נרשמה ב-10 באוקטובר, זאת אומרת עשרה ימים אחרי הפטירה. בתעודות אחרות, בתעודת חברה קדישא, נכתב כי ב-2 באוקטובר ניתן רישיון הקבורה. וכך הם מחפשים ומחפשים ולא מבינים מה קרה לבן,

הסבתא, מספר לי צורי, יונה גוסנא חלא, עד יום מותה חיכתה לילד שלה, עד יום מותה רצתה לראות אותו. בגיליון חולה שהם מצאו נכתב שהוא התקבל ב-24 בספטמבר ויצא ב-30 בספטמבר ממחנה עולים ראש העין. את כל זה המשפחה לא הייתה צריכה לדעת, מישהו חשב שהאימא והאבא לא צריכים לדעת את זה. הם אמרו שאת תשלומי המזונות, כנראה קצבת ילדים, הם סירבו לקבל. ברגע שהם נואשו מלמצוא אותו, הם לא הסכימו לקבל את זה. גם את הכספים הם מסרבים לקבל. הם לא רוצים עלה תאנה, הם רוצים שבמדינת ישראל יקבלו אחריות ויגידו:

נתקן. הם רוצים מקום ציון שלא רק הם יוכלו להתייחד בו אלא כולם יכירו אותו. אם מדינת ישראל רוצה להיות מדינה מוסרית, היא מחויבת לכך. הגיע הזמן לחשוף את הדברים שקרן דיברה עליהם. אנחנו מספיק חזקים, ואם היינו חסרי מוסר, היה חוסר הבנה, הגיע הזמן שנגיד את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת רז. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שר אני לא רואה. יש.

אז אדוני השר, ראשית, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך אותך על שהשתתפת בכנס החשוב הזה אתמול ועל שאתה מקיים את הדיון הזה היום במליאה. שמעתי גם את הדברים המרגשים של חברת הכנסת נירה שפק, ששמעתי בפעם הראשונה לפני שנה בדיוק במצעד הגאווה במצפה רמון. דברים חשובים.

אני רוצה להגיד למי שמפחד מכל הנושא,

אנחנו רוצים שייעשה צדק עם המשפחות. אנחנו לא רוצים להאשים אף אחד, בטח לא את כל מדינת ישראל, את כל הציונות, את מפלגת העבודה, אני לא יודע את מי, אנחנו לא רוצים להאשים אף אחד,

שאנשים ידעו מה קרה,

ושייעשו איתם צדק, ריפוי והכרה,

לא מבקשים פה להעמיד אנשים לדין. אפשר להירגע. לא אומרים שמטרתה של המדינה הייתה להרוס חיים. אנחנו מציינים היום בכנסת את יום המודעות לחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. תשימו לב איזה ניסוח מעניין, כי הרי תימן היא במזרח. אני מניח שעבור רבים מאיתנו, אלה שאולי לא חוו את הזוועה הזו, עצם האזכור של הפרשה הכואבת בכנסת מעיד על התקדמות והכרה כלשהי של המדינה בפשעים שנעשו בראשית ימיה, אבל חייבים להודות, זה לא מספיק, עצם קיום הדיון. אנחנו לא עושים מספיק. אין כאב גדול מזה של הורים שמאבדים ילדה או ילד.

אנחנו חיים במדינה שמכירה זאת היטב, לצערנו. המחשבה שכאב כזה נגרם לאזרחים על ידי שלוחות של המדינה עצמה, אנשים שפעלו מטעם המדינה,

שבלהט הקמת המדינה משפחות נקרעו, מכאיבה לרבים מאיתנו, אבל האובדן וההשתקה כואבים אפילו יותר. הכאב העצום שהיה מנת חלקם של עולים רבים מדי, וגם אחד הוא יותר מדי, גם אם זה היה רק אחד, אבל לצערנו מדובר במאות לפחות, אולי גם יותר,

הוכפל כי השתקנו אותו, כי העלמנו עין. אחיהם ואחיותיהם של הילדים והילדות החטופים זוכרים היטב את האבל והיגון של ההורים על הילד שנעלם, חלק מההורים כבר לא בחיים. גם ילדיהם, בני הדור השלישי, עדיין זוכרים. הכאב לא עוזב משפחות כאלה. למה שיעזוב? זה פשע כל כך לא אנושי, לא מוסרי, והדעת מתקשה לתפוס שהדברים באמת היו.

אנחנו לא תמיד יודעים כמה היו, אבל אנחנו יודעים שהיו. ממרחק הזמן אנחנו מכירים נרטיבים שונים לגבי הפרשה. יש מי שאומרים שהייתה יד מכוונת, יש מי שאומרים שאלה היו פעולות פרטיות של אנשי רפואה ורווחה, יש מי שטוענים שהכול נעשה במטרה לתת לילדים האלה חיים טובים יותר, ואני גם מאמין בזה, יש מי שזועקים,

ששום טוב לא יוצא מלקרוע ילד מהוריו. יש אכן הוכחות שחלק מהילדים נפטרו,

בבלגן שהיה אז לא נפטרו רק ילדים מתימן, המזרח והבלקן. אבל יש גם מי שאותרו אצל משפחות אחרות, ורבים שהמידע לגביהם פשוט לא קיים, שזה מעורר שאלות. אישה נושאת עובר במשך תשעה חודשים, מרגישה את בעיטותיו ולבסוף יולדת אותו בכאב שקשה לדמיין אותו, אולי חברת כנסת יכולה לדמיין, אני לא, רק כדי שייעלם אחר כך? ועוד על ידי מי שאמורים היו לדאוג לשלומו ולביטחונו או לשלומה ולביטחונה? וזה מספק אותנו? אסור לנו להסתפק בזה. אומנם הזמנים היו אחרים. הגישה האדנותית והגזענית כלפי העולים מהמדינות האלה הייתה נורמה רווחת. צריך להגיד, זה גם היה כך בעולם,

שהמצאנו כאן. זו הייתה רוח התקופה. החטיפות היו מקרה אחד, מזוויע במיוחד, של פעולות מפלות רבות שננקטו כלפי אותם עולים. זה קרה גם עם מטופלי גזזת, עם מי ששלח את העולים החדשים לעיירות הפיתוח ואיים עליהם שייקח את ילדיהם, זה קרה בקצבאות שחילקה המדינה הצעירה, בעבודות שנתנו להם, את רובם שלחו אותם להיות חוטבי העצים, שואבי המים. את באושי הגזענות הזו אנחנו מריחים עד היום. הכתם המביש של העבר, לא נוכל לנקות אותו כל כך מהר, אבל עלינו לעשות כל מה שבידינו כדי לנסות ולהסיר אותו מעלינו היום. האנשים האלה שהיו מעורבים במה שנעשה, אם בפועל, אם בשתיקה והעלמת עין, לא היו רעים מאיתנו, הם גם לא היו יותר טובים מאיתנו, אבל לא היו יותר רעים מאיתנו. הם היו אנושיים בדיוק כמונו, רק שהם היו חלק ממערכת שהידרדרה לזה. היום זה התפקיד שלנו לעשות כל שניתן כדי לחשוף את העוולות. זה התפקיד שלנו להביא צדק למשפחות.

ממליאת הכנסת, אני מבקש להצטרף לקריאת של המשפחות: הכרה, צדק וריפוי. תודה רבה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

נערך בכנסת

שיזמו חברות הכנסת קרן ברק, נעמה לזימי, גילה גמליאל וקטי שטרית בעניין פרשת היעלמות ילדי תימן. אני מבקש לחלוק איתכם כמה רגעים משם. ישבתי בכנס והבטתי באנשים ובקהל שטרח להגיע. ראיתי את העיניים של האנשים המבוגרים והצעירים, ראיתי את הכאב

ראיתי את המשא שיושב על הלב, משא כבד של חוסר ידיעה וחוסר אמון. כל מי שהיה שם ראה בבירור את משקל המשא הכבד שיושב על הלב של כל אחד ואחת מהנוכחים שהיו שם. המשותף לכל מי שהיה שם זה הכרה של בן או אח שנעלם, ואף אני שמעתי מכלי ראשון את הוריי המדברים על היעלמות אנשים יקרים לנו.

בני העדה התימנית, מכירים סיפור על בן משפחה שנעלם בלי הסבר כך פתאום. והמקרה הזה קרה לא לאחד ולא לשניים אלא היו מאות מקרים במקומות שונים. ולמה אני אומר את זה? כי לאחרונה אני שומע אנשים חצופים שמנסים להכחיש את הסיפור של כולנו ולהתנער מזה. רבותיי, ניסיונות ההכחשה הם המשך מדויק של אותה התנשאות וגזענות כלפינו שהייתה אז.

והיום פה בכנסת, מיועד להודיע לכל אותם אינשי דלא מעלי, המכחישים: אנו חזקים ולא מפחדים מניסיונות ההכחשה שלכם, ונמשיך לדרוש את חקר האמת. ישב אדם בוועדה

הכול שקר, לא היה ולא נברא, פשוט האחוזים של התמותה בקרב התינוקות של יוצאי תימן היו אחוזים גבוהים יותר או גבוהים מאוד. רבותיי, אני רואה את התהליכים בנושא. אני רואה כיצד הממשלה הנוכחית החליטה לסגור את הגישה לנתונים ולהתכחש אליהם. לשמחתי, החל מאתמול בערב אנחנו בפתח של תקווה חדשה בנושא, כי בתקופה, מי סגר? אז ישמע אדוני עד סוף הנאום. בתקופה האחרונה לא משתפים פעולה עם בני המשפחות, מסתירים עובדות ונתונים ופועלים באופן לא ראוי כלפינו, בני המשפחות שנפגעו, כלפי העדה כולה והציבור כולו.

את הדוח שחיבר פרופ'

שהיה במשרד הבריאות, משרד הבריאות גנז, לא רצה לפרסם.

לאחר העתירה לבית המשפט. למה צריכים להגיע לבית המשפט כשמפרסם משנה למנכ"ל של משרד הבריאות דוח שהיה אמור להיות נגיש ופתוח לכולם? הדבר בלתי מתקבל על הדעת בשום צורה וחייב להיפסק.

לקחו איזו פרופסורית שניתחה את הדוח ואמרה שבעצם פרופ' גרוטו, כל הדוח הזה אינו שווה מאומה ואין בו שום שום שום שום משהו שקרוב לאמת. אני מבקש לומר כאן בקול ברור כי אני וחבריי פה בכנסת, כמו בכנסות הקודמות וגם בבאות, נמשיך לדרוש את הפרסום המלא של כל העובדות ללא כחל ושרק, כי די להמשך הטיוח. אתם מבזים את כבודנו ואת כבוד המדינה כולה, שלא מוכנה לקחת אחריות כמו שצריך על העבר. עצם קיום הכנס אתמול והיום בכנסת,

מגיע לך שאפו שהשתתפת בכנס, זו אמירה חשובה. אנו נמשיך עד לפתיחת כל הפרוטוקולים והעדויות לפרסום בפומבי. אין לנו עניין אישי

אלא בחשיפת האמת, להביא מזור לנפש הכאובה שלנו ולסיים את הפרשה האומללה הזאת. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים: אין שמחה כהתרת הספקות. אדם רוצה שיותר לו ספק גם אם זה לפעמים יהיה עצוב, אבל הוא יודע שהוא נמצא באיזשהו מקום, ולעיתים אולי זה יהיה שמח,

אבל אנחנו חייבים להגיע עד הסוף. הממשלות הקודמות באמת עשו צעד ענק קדימה בחשיפת פרוטוקולים שהיו בארכיון המדינה והיו חסויים. אנחנו מבקשים לא להשאיר שום דוח ושום פרסום שיש עליו חיסיון, אלא לפתוח את כולם, ושסוף-סוף המשפחות תדענה מה עלה בגורל יקיריהן. תודה רבה. תודה רבה. אני מחזק את כל מה שאמרת. אי-אפשר לעצור שום דבר, ועדיף לטובת המדינה ולהחלמה מפצעי העבר שהכול יהיה גלוי. אבל אני יודע שרק לאחרונה, לפני כחודש ימים, נפתח אחד הקברים, ומצאו שם עצמות של שני

וכרגע זה נמצא בבדיקה.

עוד אין שום, פשוט ללמדך שלטעמי אף אחד לא עצר. אבל הדוח של פרופ' גרוטו, למה היו צריכים להגיע לבית המשפט בעניין הזה? אין לי מושג מה קרה שם, ואני מוכן הייתי לבדוק את זה, אם היית אומר לי. אבל אני לא מכיר מישהו שביד בכוונת, ביד מכוון, מנסה להשתיק את הפרשה. בעניין הזה, למרות שאינני מהעדה, אני חייל שלכם.

תודה רבה. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סבתא מספרת

ממשפחת כהן, נולדו תאומים, וכולם ראו את התינוקות והתרגשו. אחרי הלידה חיילים שהיו במושב לקחו את היולדת והתאומים לבית חולים. כשהגיעו, לקחו לה את התינוקות ואמרו לה שהם חולים, והיא לא יכולה להיניק אותם. אחרי ארבעה ימים שחררו אותה הביתה ואמרו לה ולבעלה: תבואו מחר

למוחרת כשהם הגיעו אמרו לה שהם נפטרו. הם ביקשו לראות אותם אבל לא נתנו להם. ליונה השכנה לקחו ילד בלידה בבית חולים. לאשתו של יפת השכן

לאשתו של חיים לקחו ילד בן שנתיים. הילד נכווה ממים רותחים ולקחו אותו לבית חולים. אמרו לה שהוא צריך להישאר תחת מעקב. יום למוחרת האבא נסע להביא את הילד אבל אמרו לי שהוא נפטר ואי-אפשר לראות אותו. לגאולה לקחו בת כשהייתה בת שנה. רופא במושב אמר שהילדה לא מרגישה טוב, צריך לקחת אותה לבית חולים. שבוע אחרי שהגיעה אמרו לה שהילדה מתה, וכמובן גם לה לא נתנו לראות את הגופה. לחנה נולדה בת, גם אותה לקחו. שמונה ילדים שסבתא שלי יודעת לספר עליהם רק מהמושב שלנו. זאת עוד עדות

שמלווה אותנו שנים על גבי שנים, ואין מזור

נאמר כאן על ידי כמה מחברי הכנסת שהדברים יכול להיות שהתרחשו בטעות, שלא הייתה מגמה, אל תאשימו את הציונות. חס ושלום, חס ושלום, אף אחד לא יאשים את הציונות,

ולא כל אנשי תימן. כן צריך להאשים, וכן צריך להישיר מבט, וכן לא מספיקה כאן התנצלות של קבוצה מסוימת, ממוקדת, שהתנהגה במדינה הזאת כאילו היא בעלת הבית, שניהלה את המדינה, ושחשבה שאין דין ואין דיין, ולעולם לא יצטרכו לתת את הדין. הסיפור כאן, אדוני היושב-ראש, זה לא איזשהו יצר של נקמנות,

או חיטוט מיותר בנבכי היסטוריה. הסיפור כאן זה לרפא את הכאב, הסיפור כאן זה למצוא מזור. הסיפור כאן זה לבוא לכל אותם אנשים שהפצע בליבם פתוח, להישיר מבט, ולא רק לבקש סליחה מן הפה ולחוץ אלא באמת לספר מה היה כאן, לדעת את האמת ולגרום לכך שמדינת ישראל כולה תבוא

לפני העוול הנורא שעשו כאן. הדרך לטפל בעוולות זה לא לטאטא אותן, הדרך לטפל בעוולות זה לא להסתיר אותן. הדרך לטפל בעוולות זה להציף אותן,

להפיק לקחים, לבדוק איפה טעינו ולאן אנחנו הולכים. לצערי, אדוני היושב-ראש, הסיפור של ילדי תימן הוא לא לבד. עד היום יש ציבורים במדינת ישראל שסובלים מאפליה, שסובלים מיחס שהוא יחס לא שוויוני. היום היינו בדיון בעניינו של הילד מוישי קליינרמן, שנעדר, ואמרו שם לאורך כל, ומכל הגוונים: אם היה מדובר בילד שהוא לא ילד חרדי, העולם היה כאן כמרקחה, מדינת ישראל הייתה יוצאת מהכלים כדי להחזיר את הילד הזה הביתה. צריך לומר את זה בצורה פשוטה: במדינת ישראל יש ציבורים שלא זוכים לאותו יחס. וכבר אמר הנשיא אהרן ברק בפסקי הדין שלו בבית המשפט העליון: אין יותר קשה מתחושת האפליה, מתחושת בניה של החברה בישראל שמקפחים אותם. המינימום שצריך לעשות היום זה להפסיק את האפליה. המינימום שצריך לעשות היום זה להישיר מבט, לבקש סליחה, לתת דין וחשבון אמיתי,

למשפחות אלא גם לעצמנו כמדינה. תודה רבה. השר חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פרשת ילדי עולי תימן, המזרח והבלקן, שהתרחשה בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה, היא פרשה כואבת בתולדות מדינת ישראל. הנושא ממשיך ללוות את סדר-היום הציבורי מזה עשור, ומהווה מזה עשרות שנים פצע פתוח בחברה הישראלית. לאורך השנים התקיימו שלוש ועדות חקירה רשמיות על מנת לחקור את הפרשה. הוועדה הראשונה, ועדת חקירה לגילוי ילדי תימן, הגישה מסקנות בשנת 1968, ועדה שנייה, הוועדה לבירור גורל ילדי תימן הנעדרים, הידועה בשם ועדת שלגי, הגישה מסקנותיה בשנת 1995, ועדה שלישית, ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדי עולי תימן בשנים 1948 1954, הידועה בשם ועדת קדמי, הגישה מסקנותיה בשנת 2001. פצע פתוח זה נמצא על סדר-היום הציבורי גם בשנים האחרונות. כמה תביעות משפטיות נזיקיות שהוגשו נגד המדינה בנוגע לפרשה הובילו את המדינה לבחון מהלך להסדר כולל לתשלום. הכסף לא מעניין. אנשים רוצים לדעת את האמת, לא את הכסף.

היו שלוש ועדות חקירה מחוץ לכותלי בית המשפט מתוך הכרה בפרשה הכואבת. הסדר זה קיבל תוקף של החלטת ממשלה מס' 821, מיום 22 בפברואר 2021. ההחלטה התקבלה כשאתה היית סגן שר הפנים, אם אני לא טועה. אף על פי שאין בכוחו של מתווה כספי באשר הוא להביא מזור לסבל שנגרם למשפחות,

בוצע תוך כוונה שיהיה בו כדי לסייע ולו במעט למשפחות. במסגרת ההסדר הוגשו בקשות מטעם בני משפחה של כ-800 ילדים שעניינם נדון בוועדת החקירה לאורך השנים. הוועדות נמצאות בשלבי טיפול שונים:

בקשה להשלמה של מסמכים, חתימה על כתב ויתור לתביעה כספית נוספת ותשלום. יצוין כי סכומי הזכאות שנקבעו במסגרת ההחלטה הם פר משפחה, הסכום מתחלק בין בני משפחה והם רשאים להגיש בקשות בנפרד. לפיכך יש משפחות שבהן הגישו כלל בני המשפחה ומיצו

זכויותיהם בתיק, ויש משפחות שבהן הגישו רק חלק מבני המשפחה ולכן לא מוצה כלל הסכום שהמשפחה זכאית לו. הזכאות ניתנת גם ליורשים של בני המשפחה. במסגרת ההסדר הוקצה סכום של 162 מיליון שקל, לפי הערכה שבוצעה על ידי משרד המשפטים והאוצר לגבי סך הזכאים, כ-1,070 משפחות. עד עכשיו שולם חלק מצומצם מסך פוטנציאל התשלום, לאור מאות שהתקבלו במשרד האוצר, במטרה לאפשר את מיצוי הסכום ככל הניתן. אדוני יכול להגיד כמה שולם, עניתי על שאילתה בשבוע שעבר, לכן אני יכול להגיד לך שבשאילתה נאמר ששולמו עד עכשיו 15 מיליון שקל, ויש קרוב ל-40 מיליון שקל שנדונים עכשיו והם בשלבים אחרונים של תשלום. אני יכול לענות לך כי בשבוע שעבר עניתי על שאילתה בנושא, ואני עדיין זוכר את הסכומים. אז קרוב ל-40 מיליון שקל, אתה יודע למה זה כזה מעט? מכיוון שאנשים, מעניין אותם לדעת את האמת, לא מעניין אותם כל כך הנושא הכספי. כשאתה בא למשפחות ואומר להן: תגישו תביעה,

אני אתן לך את התגובה הרשמית של משרד האוצר ואחרי זה אני אגיד לך כמה משפטים. כדי שימצו את הסכום ככל הניתן, הוגשה כעת הצעה להארכת תוקף החלטת הממשלה בפרק זמן נוסף. אני גם הבנתי מהשאילתה שהייתה שהרבה משפחות לא ידעו בכלל שיש ועדה שצריכה לדון, אבל מתוך 1,070 הגישו קרוב ל-800 משפחות, אז נותרו 270 משפחות שבכלל לא הגישו. אני מקווה להגיע דרך פרסום, גם במדיה, גם בעיתונות וגם באינטרנט, לאותם אנשים שלא הגישו בקשות לתשלום. החלטת ממשלה זו ביקשה לסייע ולו במעט להליך השיקומי ולאיחוי של הפצע החברתי שנוצר בחברה הישראלית בעקבות הפרשה. ההחלטה מאפשרת למשפחות הזכאיות לקבל סכום כספי בהליך פשוט יחסית, מתוך רצון להקל על המשפחות ולסייע להן, במיוחד בעת הזאת. יובהר כי הבחירה אם לפנות בבקשה לקבלת סכום כספי בהתאם להחלטת ממשלה נתונה לבחירת כל משפחה בהתאם לשיקול דעתה. כמו כן, קבלת הסכום הכספי אינה מונעת מהמשפחות להמשיך לפעול לבירור כל מידע ופרטים נוספים, וכמובן

אני עונה לך כשר בממשלת ישראל, כדרוזי, ששומע על הפרשה הזאת שנים רבות, פרשה מזעזעת, ילדים שאף אחד לא יודע איפה הם. ליבי יוצא אל המשפחות. אני מאוד מתרגש כשאני מדבר על הנושא הזה. דיברתי על הנושא גם לפני שהייתי שר. אני מקווה שבסופו של דבר כל אזרח במדינת ישראל ידע את האמת על הפרשה הזאת. תודה רבה. כולנו תקווה שהפרשה הזאת תסתיים והמסמכים יהיו גלויים לעין כול. אין ספק שזה פצע בהיסטוריה של מדינת ישראל. אם כך, אנחנו ניגשים לנושא השני, ציון יום נציב תלונות הציבור,

אני מקבל בברכה את מבקר המדינה ואת אנשי המשרד. ברוכים הבאים. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, היום הכנסת מציינת את יום נציב תלונות הציבור. הנציבות היא כתובתו של האזרח הקטן, תיקן אותי מבקר המדינה ואמר "האזרח הגדול", ואני מקבל התיקון הזה. היא כתובתו של האזרח הגדול נגד עוולות מצד מערכות ציבוריות גדולות וחזקות. אני גאה שלמדינת ישראל יש נציבות עצמאית, חזקה ומקצועית שמגינה על זכויות הפרט, נציבות שמבטאת את עוצמתה הדמוקרטית של מדינת ישראל. בשמי ובשם הכנסת אני רוצה להודות למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מר מתניהו אנגלמן, למנהלת הנציבות ד"ר עו"ד אסתר בן-חיים ולעובדי הנציבות שנמצאים איתנו כאן במליאה. תודה רבה לכם על הטיפול המסור, המקצועי והאדיב שלכם למען כלל אזרחי המדינה.

ראשון הדוברים, חבר הכנסת בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אדוני המבקר, אנשי המשרד, לפני כמה שנים הייתי רואה חשבון עצמאי שעבד קשה למחייתו ונצרכתי לקבלת שירותים מאחד הגופים הפיננסיים. אני חושב שמיותר לפרט את גרירת הרגליים שחוויתי, את האטימות ואת התחושה שאני בורג קטן בתוך מערכת ענקית. בשנות השבעים הכנסת חוקקה את חוק נציבות תלונות הציבור כדי לתת מענה לאזרח שנדרס תחת גלגלי הביורוקרטיה והרגולציה. אנחנו, חברי הכנסת, ונציבות תלונות הציבור מהווים השלמה זה לזה בדאגה למיצוי מרב הזכויות של האזרח מול הרכבת הענקית והעוצמתית של השירות הציבורי. המקרה הקטן שהיה מנת חלקי כעצמאי מלווה אותי כנבחר ציבור בכל צעד ושעל.

זוכר שכמוני אזרחים רבים נתקלים בקשיים מרובים. עמדת האזרח הזאת תמיד מהווה

בחודשים האחרונים השוהים מאוקראינה שהגיעו ארצה היו עבורי האנשים האלה שצריכים עכשיו לקבל את המענה היעיל והמקצועי ביותר בנקודה שהם נמצאים בה. להבנתי, הסוגיה הגיעה גם לפתחו של נציב תלונות הציבור. כך, פעלתי בכל כוחי למענם, לרווחתם, בניסיון להקל ולהביא לשיפור בביורוקרטיה ובתורים הארוכים ברשות האוכלוסין. הגעתי עד למקום שהותם כאן בארץ במתקני השהות בנתב"ג, ובהמשך, בבתי המלון שבהם שהו, וביצעתי פיקוח פרלמנטרי על מנת שיזכו למענה ולטיפול ההולם ביותר. שמחתי לראות בדוח הנציבות שהתפרסם היום כי הנציב טיפל בבעיות

גם אני פעלתי ועודני פועל למען שיפור התורים, בעיה שבהחלט לא חייבת להתרחש, לא הייתה

אולי זאת הבמה לציין איש יקר, שליווה לאורך החודשים האלה את כל פניותיי עבור אזרחי ישראל והפליטים מאוקראינה והיה נגיש וזמין בשעות-לא-שעות ובמסירות מוחלטת, ולא עזב את המקרה עד שידע שהצליח לטפל ולעזור כמטב יכולתו. מדובר בראש מטה לשכת מנכ"ל רשות האוכלוסין מר משה שוויגר. אני קורא לכל נותני השירות במדינת ישראל: חברים, תהיו שוויגרים. אתם צריכים להגיע עם לב פתוח ולהעניק שירות לאזרח, לרצות להיטיב ולהביא לשינוי המערכתי הכולל. תזכרו שיום אחד גם אתם אולי תזדקקו לקבלת השירות, ממש כמוני, ממש כמו מיליוני אזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, ברוכים הבאים, מבקר המדינה היקר, ידידי משכבר השנים מר מתניהו אנגלמן, והצוות היקר שלו, שעושים עבודה מיוחדת. הדבר משתקף גם בדוחות שאנו מקבלים מפעם לפעם, מעיינים בהם ומנסים, איך שאומרים, למצוא נחמה בעבודה הטובה שלכם. כשירות לציבור שלא זוכה גם לקבל סיוע, גם ביום הזה שאנו מציינים את נציב תלונות הציבור, רצינו לציין כמה דברים שבאמת יוסיפו לתודעה ולהבנה. סקר של מכון מדגם בערוץ 12 על תפקוד הממשלה: 63% מהציבור הישראלי לא מרוצה מתפקוד הממשלה, 60% העניקו ציון גרוע לתפקודו של בנט, 54% חושבים שתפקודו של יאיר לפיד גרוע. עוד מהסקר של מכון מדגם בערוץ 12: השר שקיבל את הציון הכי גרוע היה ליברמן, 62% מהציבור הישראלי חושבים שתפקודו רע. מי שזכה לציון הגבוה ביותר הוא דווקא שר הביטחון, ש-50% סבורים שתפקודו טוב. אני דווקא מצטט את העיתונאי יהודה שלזינגר, שאומר משפט חשוב, שרגע לפני שיתחיל ההנדוס של התודעה בכל מיני פטפוטי הביחד, ההדרה של חצי מהעם, ליברמן דרס את החרדים: תתי-אדם, מחלה ממארת,

זאת לא ממשלה שטיפלה בשיסוי אלא זאת ממשלה שיצרה את השיסוי. ועוד לא הזכרנו את הביטוי המרושע שלו: לקחת את החרדים במריצות למזבלה. האמירות האלה לא עזרו לו ולא עוזרות לו לקבל ציון טוב בתוך הסקרים. הוא נשאר עם הציונים הגרועים כי הציבור לא מתפעל מהאמירות הריקות שלו, בפרט שעכשיו הוא הולך הביתה. אבל זה נמשך בכל התחומים, כי אדם שהוא רע, בכל התחומים הוא רע, אז גם בכלכלה הוא רע. אנחנו רואים שהינה מתחיל שוב, שובה של מחאת האוהלים נגד מחירי הדיור. הוא מספר שרק ברחוב-שניים בתל אביב יש איזו עלייה של מחירי דירות, כזה ניתוק עצום.

הוקמו אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב, וזאת רק הסנונית הראשונה.

המצב לא טוב. גל ההתייקרויות נמשך, החלב צפוי לעלות ב-1 ביולי בשיעור של 13.5%; התחבורה, הדלק, הלחם ובעצם מה לא. כמעט כל תחום, בכל תחום שאנחנו ניגשים אליו, אנחנו רואים בדיוק את העליות. רואים שיש שביתות במערכות החינוך, שביתות בצוותים של הרפואה, אוהלים, דיברנו עליהם, בתחבורה הציבורית רואים את הגל הענק של כל השביתות שקורות שם,

בסופו של דבר 56% רוצים שהקואליציה תתפרק.

זה בסקר ערוץ 12, שזה לא שופר שלנו. ובנט, מה הוא אומר לכולם? אנחנו עושים דברים טובים.

אני אומר, האמון של הציבור, אמר הפתגם, הוא דומה למחק. יש עיפרון ויש מחק. ככל שאתה משתמש במחק עוד ועוד, כל טעות הופכת אותו לקטן יותר, בכל שימוש הוא הופך לקטן יותר. כך גם כן האמון של הציבור בממשלה. רואים עוד הפרה, עוד הבטחה, עוד דבר, אז זה הופך להיות ממש קטן. אבל אבי-אבות הכישלונות כעת, בתקופה הזאת, מרב הכישלון, בתחבורה הציבורית. יש נהגים שהותקפו בשנה האחרונה, 315. 40% מהם נזקקו לטיפול רפואי. מספר שעות העבודה בחודש של נהג הוא 208. מספר הנהגים החסרים, 5,346. אנחנו רואים כמה שביתות יש. גם בנמל התעופה רואים קילומטרים של תורים,

לא יודע איך אומרים אבל מה שאני אגיד, זה לא מקצר את התור גם אם נגיד "תורים" או "תורות", לפי השרה שעסוקה כל היום בטיקטוק ואפילו אין לה זמן להיפגש עם יושב-ראש ועדת הכלכלה. אבל דבר אחד אני כן רוצה לומר: אחרי כל תעודת העניות של שרת התחבורה היא עוד מעיזה לדבר על תחבורה ציבורית בשבת. תטפלי קודם כל בכישלונות הרבים שלך בימי החול, שם מחכה לך המון עבודה, קשה ביותר. שם זה לא טיקטוק וגם לא תיק-תק. אבל הדבר האחרון, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש: כל כך נהניתי לראות סרטון קטן של בחורצ'יק צעיר, נער דתי. הוא הציע לשרת התחבורה מרב מיכאלי, היא מאוד אוהבת טיקטוקים ודברים, והוא אמר לה: אולי תשימי דוכן תפילין בכל קרון של רכבת. היא שואלת אותו: אין לך תפילין בבית? הוא אומר: יש לנו, אבל תשימי גם בקרונות. אז שימי לב, שרת התחבורה, לפעמים גם טיקטוק זה מסוכן, כי בכל העולם כבר מפורסם שרוצים הנערים בישראל תפילין בכל קרון. תמשיכי לנסוע רחוק משולחן הממשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

מבקר המדינה מתניה אנגלמן והצוות, כבוד חברי הכנסת, אני מרשה לעצמי לומר משהו על דעתי האישית אבל יכול להיות שאני צודק, שהתפקיד של נציב תלונות הציבור חשוב לא פחות מתפקיד מבקר המדינה. בוא נאמר שזה יותר מעשי לכל אזרח כיחיד, התפקיד של נציב תלונות הציבור. לכן הצטערתי מאוד לשמוע שיש ירידה באחוז המתלוננים באופן כללי. לא, לא, אני אתקן אותך. אחרי מאמץ וישיבה משותפת אצלי במשרד וקיום הכנס, נעשה מאמץ על ידי משרדו של מבקר המדינה והממונה להגדיל את מספר המתלוננים, ואכן הם גדלו מ-15,000 ומשהו לכמעט 20,000. זה גידול יפה מאוד, והמגמה נמשכת. נהפוך הוא, המשרד מעודד את אזרחי מדינת ישראל, מאפשר להם יתר נגישות אל משרד מבקר המדינה, ואני מבשר שיש גידול. אני מאוד שמח לשמוע את דברי היושב-ראש. כנראה שהעיתונאים שפרסמו את הנתון שאמרתי עכשיו עשו ככה שבשנה האחרונה יש ירידה לעומת השנים הקודמות במספר התלונות, אז אני שמח שתיקנת את הנתון הזה שקראתי

עוד דבר שאי-אפשר לסמוך בו על מה שקוראים בתקשורת. אבל אני לא צריך את התקשורת בשביל לדעת ולהבין, אדוני היושב-ראש ואדוני המבקר, שהאזרח מרגיש שאין לו גואל ומכר כשהוא מגיע לכל משרד ממשלתי. לפני שאני אומר את זה אני רוצה לציין שכמו בכל דבר, ישנם אנשים, פקידים מסורים ועובדים שעושים את מלאכתם נאמנה והם, אני יכול להפריע לך?

אני רק יכול להגיד לזכותו של חבר הכנסת אייכלר שהוא היה יושב-ראש הוועדה לתלונות הציבור. נפשו כרוכה בנושא הזה, ממש. תודה, תודה, אדוני היושב-ראש. אני עדיין חבר בוועדה, חבר הוועדה שנמצאת בראשות חברת הכנסת יעל רון בן משה. אני ביקשתי להיות חבר בוועדה כי אמר פעם היושב-ראש הקודם ראובן ריבלין שזו הוועדה היחידה שיכולה בכנסת לטפל בכל נושא ועניין שאזרח פונה בו, והיא לא מוגבלת לפי תחומים ומשרדים, ולכן יש לוועדה הזאת תפקיד חשוב מאוד, ואני חושב שזה מאוד חשוב. לכן אני מדבר על הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד כואב שהאזרח מרגיש שאין לו גואל ומכר. ישנם מקומות, בפרט בעיריות, שישנם פקידים ומשפחות שמתמנים על ידי קשרים ויש להם מכרים, וישנם אנשים שאין להם מכרים, ולהם יש בעיה גדולה מאוד. אמרתי היום משהו שאני לא בטוח שאני צודק בו אבל אני חושב שזה כך: ישנה שיטת סטלין, שאומרת: מוטב ישבו 100 אנשים חפים מפשע בבית הסוהר ובלבד שהגנב ייתפס, ישנה השיטה הדמוקרטית, שאומרת: מוטב ש-100 גנבים מסתובבים ברחוב ולא אדם חף מפשע אחד יושב בבית הסוהר. כשבא אזרח לפקיד, משום מה יש תחושה שהפקיד חושב: הינה, עוד מישהו שבא לרמות אותי, ואני צריך למנוע ממנו את השירות שהוא רוצה לקחת. יש אפילו סרטון הומוריסטי שאומר שיש תור בביטוח הלאומי, מישהו בא ומבקש, מראה תעודות ושולחים אותו לפקיד הבא, ואז אומרת הפקידה שם: נו, עכשיו הרמאי הבא, מי זה? זאת אומרת, לכתחילה הגישה היא לא לעזור לאנשים. לכן אני הצעתי פעם הצעת חוק, שלא הצלחתי להעביר אותה אבל אולי בכנסת הבאה נוכל, שבכל משרד ממשלתי או עירייה, בכל גוף גדול, חייב להיות ממונה על פניות הציבור שכפוף ישירות למנכ"ל ולשר, שהוא יוכל לגשת לכל פקיד ואו לאכוף עליו או לעקוף את הביורוקרטיה,

כדי לעזור לאזרח. אין דרך אחרת לעזור לאנשים, כי המצב הפקידותי, מה שקוראים שלטון הפקידים בגדול,

מצב שהולך ומידרדר, וכמו שציינתי, ישנם אנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, אבל רבים רבים נעים בין אדישות לצערו של האזרח לבין אטימות,

בלי לשמוע את הדמעות,

את הטרחה, שהאדם לקח אוטובוס והגיע עד למשרד וכבר התייצב וכבר רוצה ומבקש ולא עוזרים לו. מדי יום מגיעות ללשכתנו עשרות פניות מאזרחים שונים, יהודים ושלא יהודים, דתיים ושלא דתיים. אני מודה על כך לקדוש ברוך הוא, אבל למעשה אני מרגיש יותר ויותר חסר אונים כשאני שולח את הפנייה. בפרט בפרט במשרד התחבורה. ולא לחינם ראיתי, אולי גם זה לא נכון, אבל תגידו לי אם זה לא נכון, שעל משרד התחבורה הגיעו הכי הרבה תלונות השנה. וכשאתם מאשרים את זה, זה לא דבר פשוט.

זה אדם שעמד בתחנה, אישה שעמדה בגשם עם ילדים, ומי שכבר כותב, הרבה אנשים אומרים לי: אני לא כותב תלונות, כי אין טעם. והכי הרבה זמן לקבל תשובה זה ממשרד התחבורה. משרד התחבורה צריך לעשות מהפכה, לא משנה מי יהיה השר. בעניין הזה של פניות ציבור במשרד התחבורה הייתה תמיד בעיה, כי עובדה, באוטובוס וברכבת אנשים באים הכי הרבה במגע, ובעוגמת נפש. וכמו שציינתי, גם בעיריות. יש מצב שאנשים מגיעים לעירייה ובאים ומכתתים רגליים, בדרך כלל אלה אנשים שאין להם מי שיעשה את זה בשבילם, והם חוזרים ריקם.

חייבים לקבוע זמנים לתשובה על כל פנייה. כבר יש בחוקים,

כבר חייבים לענות תוך כמה דקות. לגבי פניות ציבור עדיין לא התקדמנו הרבה. צריך לעשות טכנולוגיה ושפה שתהיה נגישה לכל אזרח,

וצריך לקבוע קטגוריות מתי פניית ציבור חייבת להיות מטופלת, כי מטבעו של ציבור שהוא רב-גוני ומלא זוויות. ואני רוצה לציין את העניין הזה של הציבור החרדי. הציבור החרדי, שברוב המקומות אין להם פקידים שהם חברים שלהם או קרובים שלהם, לפעמים הם מרגישים מרוחקים, אם לא מנודים. והפקיד מסתכל עליו לפי מה שהוא קרא בעיתון או ראה בטלוויזיה אתמול על חרדים, אז כבר יש לו דעה קדומה, והפקיד צריך להיות ממש נעלה במידותיו כדי להתעלות ולהגיד: עכשיו אני מטפל בו כאילו לא קראתי עליו שום דבר. אני מקווה שהנושא של פניות הציבור ותלונות הציבור יהיה מוקדש למגזרים מוחלשים, וגם לאזרחים שאינם מוחלשים אבל כשהם מגיעים מול הפקידים אין להם איך להתמודד. אז אני מסכם במשפט אחד: ממונה פניות ציבור בכל מקום שצמוד למנכ"ל ולשר ישירות, וזמן, מתי צריך להשיב תשובה ולטפל בבעיה.

תודה על הדברים החשובים. לפנים משורת הדין, חברת הכנסת שפק.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש, על האפשרות לומר דברים. כנסת נכבדה, אני רציתי להתייחס למה שנאמר כאן קודם על אחוז הפונים. אני רוצה לדבר על חושפי שחיתויות, ואני רוצה לדבר על המענה לחושפי שחיתויות. לא מזמן אושר החוק שלי, ונכנס לספר החוקים, על מענה, על לתת כלים לחושפי שחיתויות שהתעמרו בהם לתבוע את אשר מגיע להם. אחד הדברים שהטרידו אותי בעבודה על החוק היה הנתון על הזמן שלוקח לאזרחים ואזרחיות האלה, אותם אלה שמסרו נפשם, אפשר לומר, או מסרו את משפחתם ועבודתם כדי לבוא ולהגיד ולהתריע על מעשה או מחדל כאן שפוגע בחברה, במוסריות החברה הישראלית. בעצם הם מוקעים ממקום העבודה, ולעיתים אף עוברים דירה, והילדים נושאים את כל הטראומה הזאת. הנתון האחרון שהוצג זה שעוברות מעל שנתיים. החוק שלי לא מאפשר, בחלק מהמקרים הממוצע הוא פחות, אבל אנחנו אף פעם לא מדברים על ממוצעים, אנחנו מדברים על האזרח, על אותו אחד או אחת שזה נוגע להם והנושא הזה הוא כל עולמם. אז הבקשה שלי פה, כדי שבאמת ביום שאנחנו מציינים את זה, שהאזרחים ידעו שיש להם גב מדינתי ויש להם אפשרות לקבל את התרופה, לשים דגש על הנושא הזה, שלא נגיע למצב שהוכח שאכן נעשה להם דבר רע ואין הם יכולים לתבוע את אשר מגיע להם.

תודה רבה. השר יועז הנדל. עד שהוא יעלה אני יכול להגיד לך שבהכנה ליום הזה, יש בממוצע 40 חושפי שחיתות שמבקר המדינה ואנשי צוותו מטפלים בהם, בכולם, כולל חישוב הערך הכספי שמגיע להם. צריך להביא בחשבון, ואני מצטט את מבקר המדינה, שגם מדובר בכספי ציבור, ולכן האיזונים הם לא פשוטים, אבל כולם, כולם, מקבלים את הטיפול. לא כולם מרוצים, אני יודע את זה מכובעי הקודם במגוון תפקידים, אבל בהחלט יש איזונים. לא כולם יכולים לתבוע. הנתונים מראים שההתיישנות חלה והם לא יכולים לקבל, ואני מקווה שתיקנו חלק. כל ה-40 שמגיעים לשולחנו, בממוצע, מטופלים אחד לאחד. ציטטתי נכון? בבקשה.

בבקשה, אדוני השר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני המבקר, מנכ"ל המשרד וצוותו, אני אשיב בשמו של שר המשפטים. ציון יום פניות הציבור בכנסת מדגיש את החשיבות שלנו כשליחי ציבור, החשיבות שאנחנו צריכים לתת תשובות למי ששלח אותנו. ויש צורך בהגברת המודעות לפעילות שלכם כדי שהאזרחים ידעו לפנות. החוסן שלנו כמשטר דמוקרטי מותנה בסוף בסוף באמון של הציבור במערכות. הידיעה שהדברים נעשים בשקיפות, עם בקרה וביקורת, בזמן אמת, בקרה פרלמנטרית וביקורת של מבקר המדינה, כל אלה הם חלק מהמנגנונים שמייצרים אמון בין נבחרי הציבור לבין הבוחרים שלהם ובין האזרחים לבין מוסדות המדינה. העובדה הזאת רק מתחזקת עם השנים, מכיוון שאמון הציבור נשחק. עכשיו, אני לא עומד להסיר אחריות מהיושבים בבית הזה לשחיקה באמון הציבור. אני נמצא שלוש וחצי שנים בפוליטיקה, ולצערי עכשיו אנחנו מביאים פעם נוספת הצעה לפיזור הכנסת. זה צעד איום ונורא, וכולנו צריכים להכות על חטא בגללו, לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים: אופוזיציה, קואליציה, מאיזו מפלגה. זה לא בריא למדינה דמוקרטית שכך זה מתנהל. צר לי שכאלה הם פני הדברים. אני מאלה שמאמינים באמונה תמימה שפוליטיקה בסוף היא כלי לממש תהליכים, לתת מענה לאזרחי מדינת ישראל, ויש כאלה שמתבלבלים, יש כאלה שנצמדים לאדם ולא לרעיון, יש כאלה שנוקמים. אתה צודק, יש הרבה תופעות פה בכנסת. אני חושב שיש פה בלבול גדול. גם אלה שצועקים כאן, אני חושב שיש להם בלבול גדול. גם אלה, רבנים, גם רבנים לא קשורים לעניין הזה,

אני מציע ללמוד על אבות הציונות

חבר הכנסת אבוטבול, לא זכור לי שהשר הפריע לך. ובכל מקרה, מכיוון שכך, ומכיוון שאנחנו שליחי ציבור, אני חוזר, שליחי ציבור, לא שליחי רבנים, לא שליחי אדם, לא שליחי נקמות, לא שליחי חרמות ולא שליחי, אם תרצו גם, היצמדות לאדם בפולחן אישיות, מכיוון שאנחנו רק שליחי ציבור אז מוטל עלינו גם, מוטלת עלינו חובת השקיפות. מאחוריך לא עומדת חצי

מדינה שלמה, אדוני.

אתה יודע למה? מכיוון שאני מתייחס לתפקידי בממלכתיות, אני דואג גם לציבור החרדי וגם לציבור הכללי.

נדמה לכם שאתם מייצגים אוטונומיה, קבוצה נבחרת בתוך מדינת ישראל.

מה עם הסקרים? אני יודע שהסקרים זה התורה שלך. לי יש תורה אחרת. לא, שלך, אתה צעקת פה "סקרים".

תודה, תודה, חבר הכנסת אבוטבול. באיזשהו מקום לא קראת "לא תעשה לך אלוהים אחרים", אני יודע. אני יודע שהנתק בינך לבין היהדות הוא גדול, ועכשיו האלוהים האחרים זה הסקרים והרבנים, והאוטונומיה, והציונות זה לא חשוב והדמוקרטיה לא חשובה, אתה גזרת גזרה על כל אזרח,

בושה וחרפה, אבל אנחנו,

הבנתי על הטלפון הכשר. אין

זה מאוד חשוב שיש לך ביקורת, אבל אם אתה רוצה,

תודה חבר הכנסת אייכלר. אם העלית את הנושא, ובצדק, אז גם לציבור החרדי מגיעה ביקורת על נבחריו. ואם הציבור החרדי רוצה לנייד את המספר שלו, הוא ינייד את המספר שלו, וגם אם תמכרו להם בעיתונות שזה לא הולך לקרות, זה הולך לקרות בעוד חודש. אז אתם יכולים לספר איזה סיפור שאתם רוצים, אבל המציאות אחרת, ודווקא זה שהכנסת מתפזרת, זה רק מחזק את זה, סתם לידיעתכם. אז לכותרות, לאלה שקוראים את העיתונים שלכם ולא ערים למציאות,

זה הולך לקרות בעוד חודש. גם בנושא הזה כדאי שתהיה ביקורת. ולכן, המהלכים החשובים והמשמעותיים הם שלכל אזרח תהיה יכולת לפנות לשרי הממשלה ולנבחרי הציבור שלו בכנסת ולמבקר המדינה ולפניות הציבור, כדי שניתן יהיה לבחון ולבדוק כל אחד, כל אחד מאיתנו. ואני אומר לכם שחלק גדול מהתהליכים, כולל הנושא של הטלפונים הכשרים, כולל זה שאזרחים חרדים יוכלו לנייד מספרים, הגיעו מתוך פניות של הציבור ומתוך זה שאנשים התלוננו. אתם יודעים מה? אחד המהלכים שהנעתי בשנה האחרונה זה הפרטת הדואר ויציאה לתוכנית הבראה. אתם יודעים למה? כי הדוח של נציב פניות הציבור גילה שהדואר נמצא במקום ראשון מבחינת תלונות, ומלא אזרחים ישראלים מתלוננים על השירות. וכשאתה רואה את זה אתה לא יכול להתכחש למציאות, כפי שאתם לא יכולים להתכחש למציאות שציבור חרדי שלם לא בדיוק מרוצה מהעסקנים. ולכן, בסוף המציאות מכתיבה. הדוח הזה הניע מהלך שבסופו אנחנו יוצאים להפרטה, אחרי 74 שנים. הדואר מפסיק להיות החצר האחורית של הפוליטיקאים וחוזר להיות תחרותי, או הולך להיות תחרותי ולתת שירות טוב לאזרחי מדינת ישראל. ביקורת היא אבן היסוד של הדמוקרטיה. אני יודע שחבריי שצעקו פה עליי לא מתים על ביקורת, ומספרים מה צריך להיות ואיך צריך להיות.

אתה תבקר אותי כמה שאתה רוצה, אבל אנחנו שומרים על הדמוקרטיה ועל זכויות הפרט של חרדים, של חילונים. מי שלא ירצה, לא ינייד את המספר, אדוני. אתה לא צריך להגיד ליהודי בן 50 מה לעשות, גם אם הוא עם פאות. אל תגיד לו מה לעשות. תן לו את זכות הבחירה. אתה אומר לו,

אני מציע שלא תשקר. מי שלא ירצה לנייד את המספר שלו הרי לא ינייד. אל תקבעו לו. כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. אתם מספרים סיפור ואז אתם מאמינים לו, וזה רק מעיד על החשיבות של ביקורת, כי אחרת, לכאורה יבוא יהודי תמים,

יקרא בעיתונות החרדית ויחשוב שאתה אומר אמת. כל יהודי יוכל לשמור על הכשרות שלו איך שהוא רוצה, ואם הוא לא ירצה, הוא לא יהיה שם.

אל תעשה לי "כן, כן", תקרא, תלמד. לפעמים ללמוד זה טוב. אבוטבול, זה טוב ללמוד. ולכן אני מציע לך לקרוא ולהשכיל. אנחנו, במדינת ישראל,

לא יהיו אוטונומיות. אני מבקש ממך, אני לא צריך את תעודת הכשרות שלך לא לאמונה ולא ליהדות,

חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה. אל תספר לי, אני אדבר אליך הכי נמוך כמו שאתה מדבר נמוך לרבנים שלנו,

אני לא אקבל ממך שום ציון. נמוך, נמוך תקבל. תקבל נמוך כי אתה מדבר נמוך, חבר הכנסת אבוטבול, קריאה שנייה. נדבר אליך הכי נמוך, הביתה.

גם אם תצעק זה לא יהפוך את דבריך לאמיתיים. חבר הכנסת אבוטבול, אתה בשנייה.

וגם אם תרגז זה לא ישנה דבר.

וקשה לו לשמוע שהוא לא עוזר לנערות ספרדיות שיושבות בבית והוא לא ממלא, לא רק שהוא לא מחזיר עטרה ליושנה, הוא מחזיר את היושנה אחורה מלפני העטרה.

יש לך הזדמנות לשקר,

תתחיל לארוז,

הביתה. (חבר הכנסת משה אבוטבול יוצא מאולם

אתם ממציאים ומעלילים ומכפישים.

שאז אתה הולך עם איזה סטיקר: "לשון הרע, לא מדבר אליי".

לא מדבר אליי". יושבים,

מגדפים ואחרי זה אתם מספרים שזה בשם היהדות?

מעליב אותי. מה אתה חושב, רואים ילדים את ערוץ הכנסת וחושבים: זה רב, זה מודל,

דוגמה ומופת?

עשיתי הרבה יותר ממך בחיים. מי אתה בכלל?

הבנתי, אתה צועק עם הידיים, מי אני ומי אני.

אני רוצה לרדת. חבר הכנסת אשר, אני לא סובל מחוסר ביטחון עצמי. אתה צועק לי "קטן" זה לא משכנע אותי, זה לא עובד. תוציא אותו. למה שיוציא אותו?

צריך להחליף אותו. לכן אני אומר לך, בסוף תתייחס עניינית לציבור שלך: האם אתה תורם להשכלה שלו?

תודה רבה, אדוני.

כנסת נכבדה, הצעת החוק הזאת בעצם מתקנת תיקון.

גילינו שזה באמת לא קיים. זאת אחת

אבוטבול, לא אצלי עכשיו. משה, לא אצלי. אני החזרתי אותך. בבקשה. תודה רבה, אדוני. בעצם הצעת החוק הזאת באה להגן על בני הנוער שלנו בכל מפגש עם סוכן דוגמניות בכך שנצטרך הסכמה של אפוטרופוס. לא יהיה מצב שסוכנים פונים בכל מיני רשתות חברתיות, בברים, בכל מיני מקומות שאנחנו לא יכולים לפקח עליהם. הם מבטיחים חלומות גדולים ובסופו של דבר מהמפגש הזה יוצאת עוגמת נפש גדולה במקרה הטוב, ובמקרה הרע, מעשים פליליים. ההצעה הזאת תתקן את זה. אנחנו נוודא שיש מבוגר אחראי שיודע מה הבטיחו, יודע מה מקבלים, יודע מה התמורה, והכי חשוב, הוא יודע להחזיר את המציאות לכל החלומות הגדולים.

בשנת 2020 נפתחו 6,300 תיקים בגין חשד לביצוע עבירות אלימות פיזית, מילולית ומינית של בגירים כלפי קטינים. על פי ההערכות, המקרים האלה הם החלק הקטן שבאמת הגיעו לתלונה, כי רוב התיקים לא מדווחים. מספר התיקים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים גדל בין 2010 ל-2020 ב-23%. ב-7% מהמקרים שנפתחו בין 2018 ל-2019 ניתנה החלטה שיפוטית, אך אומנם יש עדיין תיקים שמתנהלים. 76% מהתיקים נסגרו ללא ראיות. במחקר שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת התבקשה הפרקליטות להציג נתונים על תוצאות ההליכים המשפטיים בתיקי אלימות בגירים כנגד קטינים ועל רמת הענישה שננקטת כלפי הקטינים. נתונים אלה לא התקבלו עד היום, לצערי. מבדיקה שאנחנו עשינו, קשה מאוד לחקור את התיקים האלה, קשה מאוד להגיש כתבי אישום בתיקים האלה, וכשלא מגישים כתבי אישום, אנחנו מבינים שהצדק לא נעשה וגם אין הרשעה. ולכן, חבריי וחברותיי חברות הכנסת וחברי הכנסת, אני מבקש מכם להצביע פה אחד בעד ההצעה, שתוביל סוף-סוף לנוכחות של בגיר, ואנחנו נגן על הילדים שלנו בכל מפגש עם סוכן דוגמנות.

אני חושב שם בוועדה צריך להכניס גם את הנושא של עיצום כספי. לפעמים משלמים להם גרושים.

אוקיי, זה מופיע.

תודה רבה. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. ראשונה, חברת הכנסת לימור מגן תלם, בבקשה. היא אחת המגישות של החוק, אבל אצלי זה מופיע כרשימת הדוברים.

אני אתן לה לא רק כבוד, ובמקום שלוש דקות,

ברשות מזכיר הכנסת. אדוני היושב-ראש,

הצעת חוק עבודת נוער בהופעות וצילומים מגיעה לפה, למליאת הכנסת, אחרי עבודה קשה, ומטרתה להגן על הילדים שלנו ולשמור עליהם. עולם הדוגמנות הוא עולם פרוץ, אין הסדרה בחוק לסוכן דוגמנות. אדם עם הרשעות, אפילו הרשעות על בסיס של תקיפה מינית, יכול למעשה להיות סוכן דוגמנות ולפנות לילדים שלנו, להציע להם הצעות מפתות להיכנס לעולם הדוגמנות. זה בעצם מצב שחושף את הילדים שלנו לניצול ולפגיעה מינית.

הצעת החוק שלפניכם אוסרת על סוכן דוגמניות לקיים אודישן או לקיים צילומים אם ההורה לא מיודע על כך ואם הוא לא נותן את ההסכמה שלו, את ההרשאה שלו, כדי שהילדים שלו ישתתפו בצילומים. הגשתי את הצעת החוק הזאת אחרי עשרות עדויות של נערות ושל נערים שנחשפו באומץ וסיפרו על ניצול מיני ופגיעות מיניות שהם עברו מצד סוכני דוגמניות. מדובר בנערים ונערות שכל מה שהם רצו היה להגשים את החלום שלהם להצליח בעולם הדוגמנות. הם נפלו קורבן לניצול של עמדת הכוח של סוכן הדוגמניות מול הנערים והנערות, שהגיעו ללא הורה מלווה. זאת לא סתם תופעה אלא זאת שיטה, זאת ממש שיטה, זה דפוס התנהגות, תקיפה שחוזרת על עצמה בלא מעט מקרים. המסר שעובר לנערות הצעירות: אני בעל הכוח, אני אחליט על כיוון הקריירה שלך, ולכן תעשי מה שאני אומר. נוח להם לנצל צעירים וצעירות שרוצים להצליח, להבטיח להם הרים וגבעות, אבל בפועל לעשות בדיוק ההפך ולנצל אותם. במקרים רבים אותו אדם, אותם סוכנים משתמשים בקשרים שלהם,

כדי להשתיק את המקרה ולהרוס את הקריירה לאותן נערות שהעזו ואזרו אומץ להתלונן נגדם. אני חייבת לומר שבתקופה שאני הייתי דוגמנית, בעברי הרחוק, לא עלה על דעתי ללכת לאודישנים או לצילומים בלי ליווי הורים. גם להורים שלי היה ברור שהם חייבים לבוא וללוות אותי לכל צילום, לכל אודישן.

הייתי בעולם הזה כנערה, אבל היום, כאימא, שמכירה את הסכנות שאורבות לילדים שלנו, אני הייתי רוצה להיות הכי מעורבת שאפשר וללוות את הילדים בצעדים שלהם בעולם הדוגמנות. חייבת לחלחל ההבנה שמדובר בתקיפה מינית תוך ניצול יחסי מרות בצורה הכי שפלה, בשל יחסי התלות של אותן נערות בסוכן והשליטה האבסולוטית שיש לסוכן על הקריירה שלהן.

אני קוראת לכל ההורים לקחת את ההזדמנות, לקחת את האחריות שניתנה להם היום, ללוות את הילדים בצעדים הראשונים בקריירה, להיות מעורבים בפגישות שהילדים משתתפים בהם, וזאת כדי למנוע את הניצול של המרות לרעה. אני מאמינה שעם הדרכה נכונה, עם הכוונה נכונה ועם ליווי צמוד של ההורים, אפשר לצמצם משמעותית ואף למגר את התופעה של ניצול הילדים בעולם הדוגמנות והפרסום. אני קוראת גם לנערים ולנערות לערב את ההורים שלכם בכל צעד ושעל מול סוכני הדוגמנות בתעשייה, ולדעת ששום חוזה פרסום לא שווה את הפגיעה בכם. אני רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד חברת הכנסת מיכל שיר סגמן על התמיכה בחוק והבאתו היום לקריאה הראשונה. אני מבקשת מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לרשימת הדוברים. חבר הכנסת אמיר אוחנה,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח, עופר כסיף, אינו נוכח. ינון אזולאי,

את שכחת טלפון כאן?

כחלק מפניות הציבור יש פה כנראה מחלקת אבדות. אני לא נוהג להחזיק כאלה מכשירים. אתה

אתה יכול להעיד על זה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

שר הסיבים, שר הסיבים, שמע, אני חייב להגיד לך, היה פה הנציב, וחשבתי שתכבד אותו, אבל כנראה נכנסת לקמפיין. סיבים אתה עושה לנו כבר שנה, כל פעם סיבים בתקשורת, בכל תקשורת אתה מתחיל סיבים,

מה המילה שהכי הרבה השתמשת בה, היא סיבים, שר הסיבים, עזוב שר התקשורת. בוא, נביא חוק, אני אומר לך שאני בעד, להחליף לשר הסיבים, כי אני לא חושב שעשית יותר מזה. ואני אגיד לך יותר מזה: ניסית רק לחנך ציבור,

אני אומר דבר אחד:

בלשון העם זה נקרא תהיה גבר, תתמודד לבד, לא להסתפח לעוד איזו מפלגה, ונראה אם הציבור באמת רוצה אותך. פרסת לו סיבים, אחר כך עשית לו עוד פעם סיבים, קשרת את הסיבים, שבע פעמים סיבים. וסובבת סביב הסיבים. אז אם אתה חושב שהסיבים יכולים לסובב אותך גם פה,

תצביע. שיבואו כל אלה שפרסת להם סיבים, ואולי תחבר את הסיבים, ואולי גם יהיה לנו עוד פעם שר הסיבים. אני אומר לך שאתה בעניין הזה, עוד פעם, אגיד בלשון העם, לא גבר. תתמודד, ואם תצליח, אני פה על הבמה הזאת קם ואומר: שמע, שיחקת אותה. ואם אני לא גבר ואני אישה? לא, דיברתי עליו, לא עלייך.

לא, אמרתי לו בלשון העם. אל תגיד "לא גבר" את החשבון בינינו אנחנו נעשה בוועדת כספים. עזבי, לא במליאה. אני אומר לך, תתמודד.

אם יהיה חסר לך קול אחד, אני אשיג לך איזה סיב.

אבל אני אומר לך שזאת הבעיה איתך. אתה בא לחנך ציבור חרדי, בא לחנך את הציבור הערבי, בא לחנך את כולם חוץ מאת עצמך. אם אתה רוצה לחנך את עצמך, תעמיד את עצמך במבחן. אנחנו, כתנועת ש"ס, ויהדות התורה, אנחנו מתמודדים עם כל הבעיות, עם ביקורת, עם הכול. אנחנו לוקחים את עצמנו, מעמידים את עצמנו במבחן, ואני אגלה לך משהו, אנחנו גם מצליחים, ובגדול. אל תהיה איש קטן. אני אומר לך, ההתנהגות כשאתה עומד פה ומדבר שטויות, זה הופך אותך להיות איש קטן. אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. בוא נראה את הסיבים שלך עומדים למבחן.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינם נוכחים, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת דודי אמסלם, חבר הכנסת ישראל כץ, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת גפני, חברת הכנסת גלית דיסטל, חבר הכנסת חיים ביטון, חבר הכנסת סמוטריץ'; חבר הכנסת גלנט. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא משהו שהתפרסם ברשת, לא רשת הסיבים אבל רשת האינטרנט: לפני יותר מאלפיים שנה המציאו את הבורג. הבורג עשה הרבה דברים טובים, אבל הרגיש קצת לבד ולא יעיל, ונטה להשתחרר, אז המציאו את האום, עזר כנגדו. זה היה כבר צוות ממש יעיל, הבורג פעל לאורך והאום לרוחב, הבורג כבש שטחים חדשים והאום נעל אותו. בתקופה המודרנית זה כבר היה פיצוץ, התחילו להמציא מבנים ומכונות המבוססים על הצמד בורג ואום. השיא הגיע עם מכוניות ואוניות, טילים ומטוסים, מנועים ומכונות עיבוד שבבי. בכולם חוברו חלקים עם בורג ואום. אבל אז הגיעו הנאורים עם עקרון השוויון והסיתו את האום: את מנוצלת, מקטינים אותך, מגבילים אותך להברגה, לגובה ולתפקוד מסוימים. תמרדי. העיקרון המוחלט הוא שוויון. התחילו להקטין את הברגים ולהגדיל את האומים פחות יעילות, אבל איכשהו נסבל. ואז הגיע פרוגרסיב-רגרסיבי קיצוני, ונאם בכנס האומים: אתן עצמאיות ושוות. תבחרו באיזו הברגה ובאיזה קוטר שתרצו, ובכלל, מי אמר שאתן צריכות לעבוד עם בורג? אולי עם אום אחר, אולי עם שני ברגים. רעם מחיאות הכפיים החריש את האולם. דגלי גאווה נפלו מהתקרה. מהנדס ממושקף ניסה להסביר שכל העיקרון הוא בצמד: בורג ואום, זה מה שמחזיק את כל הדברים בעולם כמעט. אין משמעות לבורג או אום לבד, ואין משמעות פונקציונלית לחיבור של שני אומים או שני ברגים. תסתום את הפה עם המהותנות הפטריארכלית הדורסנית הזו, צרחה היושבת-הראש. שופטי בג"ץ קבעו כי בעולמנו למושגים ערכיים יש עליונות על מושגים פיזיקליים ומכניים, בייחוד על כאלה המושתתים על דכאנות ופטריארכיה, והוציאו הוראה לכל המשק להחליף תוך שלוש שנים את כל הצימודים בורג ואום בצימודים שוויוניים יותר. ארגון המהנדסים נאלץ להתיישר: זו מהפכה שאפשר להשוותה למהפך מניוטון לאיינשטיין. בשנים הבאות היו אסונות נוראיים, מטוסים התפרקו באוויר, רכבות התרסקו, מכונות התפוצצו, אבל אסור היה לציין את הסיבה, ומי שטען זאת כונה "אומופוב". בתקשורת הופיעו חיבורים צבעוניים שבין שני ברגים או שני אומים, אומנם בעלי חוזק אפסי, אבל זה מעולם לא נאמר כל זמן שבקריצת עין עדיין הותרו חיבורים נורמליים. במחתרת המשיכו דתיים ושמרנים ללמוד הנדסת מכונות קלאסית, והייתה רשת בתי מלאכה מחתרתיים, וככה ניצלה האנושות.

תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח, אלי אבידר, אופיר סופר, מיכל שיר סגמן, עאידה תומא סלימאן, דוד ביטן, אחמד טיבי, אורית מלכה סטרוק, אופיר כץ, מיכל וולדיגר, מאיר פרוש, ישראל אייכלר, אלי כהן; מרים רגב, איימן עודה. משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כן, אנחנו כמובן שמחים שהממשלה הזו הולכת הביתה, אבל לפני שהיא הולכת ניתן לה כמה תזכורות כואבות. אני רוצה לקרוא את מאמרו של ידידי, והוא גם ידידו של היושב-ראש, מר בנימין ברבר מארצות הברית, במדור "מגלה את אמריקה" בעיתון "בקהילה": הפרק האחרון של הממשלה,

רצה את הערבים. שני אירועים שהתרחשו השבוע בזירה הפוליטית בישראל צדו את עיניי. כל אחד מהם העניק תמונת מצב מפוכחת עד כאב למצב המדויק שבו נמצאת הממשלה, שנאבקת על קיומה ובעצם כבר יודעת אל נכון כי כבר פסו וגם כלו כל הקומבינות שבאמצעותן תוכל הממשלה לשרוד עוד יום ועוד יום ועוד יום. ראשונה היא החשיפה המטלטלת על החלטה שרירותית, שלא לומר מרושעת, למנוע ממאורסים בציבור החרדי להירשם בהגרלה של מחיר למשתכן. בצעדים הקודמים שקיבל ליברמן הייתה עוד עטיפה כלשהי של נימוק מקצועי למראית עין. המחירים המוגזמים של מוצרי החד-פעמי התעטפו בכסות של שיקולים ירוקים ודאגה לעתיד האקולוגי בישראל, למרות שבדרך לשם יש הרבה דברים יותר טריוויאליים שניתן לשפר מבלי לפגוע באותן משפחות ברוכות ילדים, המחירים הבלתי-פרופורציונליים של השתייה המתוקה היו שרויים עמוק בתחפושת של דאגה לעולם הבריאות של המבוגרים ושל הצעירים, אפילו שיש הרבה דברים שהם הרבה יותר חשובים, שבעתיים, שבהם יהיה אפשר להתחיל את ההטמעה הזו בלי לפגוע במוצר הזה, שבאמת במשפחות רבות משתמשים בו. כך גם הזינוק הדרמטי של מחירי הדלק הסתתר עמוק מאחורי מלל ארוך של מצב הנפט העולמי, כאילו שישראל לא מחוזרת על ידי אירופה בסחר שלה. בכל הדברים האלה אפשר לומר שמצאו איזושהי עטיפה, אבל בנושא הזה של לבוא ולעצור את זה שהמאורסים במגזר החרדי, או במגזר היהודי, לא יוכלו להשתמש, ולבוא לתת דווקא למגזר אחר, למגזר הערבי, איך הוא מסכם את זה: לא זו בלבד שאין לך רשעות גדולה מזו, אלא שבכך מבטאים הממשלה והנאחזים מטעמה בקרנות השלטון הבהרה ברורה: בחרדים נכה ככל יכולתנו, בכל דרך, בכל צורה, ואילו הערבים, שערה מראשם לא תיפול. זוהי הממשלה. אנחנו שמחים מאוד מאוד שאתמול שמענו את שירת הברבור,

בנט ואת כל האנשים שסביבו, איך שהם מייללים. אבל זמנכם תם. אמרתי פעם: תתחיל לארוז. היום אני אומר לכם: תתחילו להעמיס, כולל שר התקשורת.

תודה רבה, חבר הכנסת משה אבוטבול. איתמר בן גביר, אינו נוכח, עמיחי שיקלי, אופיר אקוניס, שלמה קרעי, יריב לוין, קטי שטרית, יעקב מרגי, אורלי לוי אבקסיס, יואב בן צור, ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, גילה גמליאל, קרן ברק, מיכאל מלכיאלי, ווליד טאהא, מאי גולן, שמחה רוטמן, יואב קיש, יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, רות וסרמן לנדה, אימאן ח'טיב יאסין, יובל שטייניץ, מאיר יצחק הלוי, משה טור פז, מנסור עבאס, יעקב טסלר, סימון דוידסון, ג'ידא רינאוי זועבי. כל אלה לא נוכחים. לפיכך, נעבור להצבעה על הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21) (עבודה בהופעות פרסום), התשפ"ב 2022, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס'

אם כך, תוצאות ההצבעה: שמונה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה, ותחזור לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד. תודה רבה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או עבירות אלימות חמורה במשפחה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 64, הוראת שעה) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת לימור מגן תלם, רון כץ וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. בבקשה, עשר דקות

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, חבר הכנסת יועז הנדל, בשעה טובה ומוצלחת אנו מביאים את התיקון בהצעת החוק שלפניכם לקריאה ראשונה. התיקון הוא הגנה על כספי הסיוע למשפחה שבראשה הורה עצמאי, ובשמה הקודם, משפחה חד-הורית או הורה יחידני. מטרת הצעת החוק היא להיטיב עם קבוצה גדולה באוכלוסייה שקולה כמעט לא נשמע. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל חיות כ-135,000 משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי. כמעט 100,000 משפחות מתוכן הן בראשות אימהות עצמאיות שמתמודדות לבד עם גידול הילדים. לאורך השנים הללו, הנשים הללו מוותרות ויתורים כואבים כדי לפרנס את המשפחה. מדובר בנשים שאין להן עתודות כלכליות וחסכונות. הן חיות מהיד לפה, ועבורן המשמעות של יוקר המחיה היא כניסה לחובות או הגדלת החובות הקיימים. הן נאלצות להתמודד לבד עם הטיפול בילדים נוסף למתח הנפשי כתוצאה של הקושי הכלכלי. אם חד-הורית שמועסקת במשרה מלאה ומקבלת שכר מינימום וקצבת ילדים, מובטח שתהיה ענייה. האימהות האלה הן הראשונות ששילמו מחירים כבדים בתקופת הקורונה. רבות מהן איבדו את מקור פרנסתן ואינן מקבלות דמי מזונות. תוכניות סיוע להורים עצמאיים באחריות משרד הכלכלה כוללות שלושה מסלולים של שירותים תומכי תעסוקה: המסלול הראשון סיוע מוגדל במימון מעונות יום ומשפחתונים, המסלול השני, החזר כספי למימון מסגרות חינוך וטיפול לא פורמליות, דוגמת קייטנות, צהרונים, חוגים, שיעורי עזר ושירותי שמרטפות וחונכות, המסלול השלישי, מימון הכשרה מקצועית במסגרות המוכרות מטעם המשרד. שירותים תומכים אלו נועדו לאפשר להורים עצמאיים להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמיד אחר כך בעבודתם. בחוק הביטוח הלאומי הגמלה מוגנת מפני עיקול, העברה או שעבוד, ובחוק מענק עבודה נקבע כי הזכות למענק לימודים או מענק עבודה אינה ניתנת להעברה, אולם לצערנו, בחוק הסיוע לא קיימת הגנה דומה על תשלומים אחרים שנועדו לסייע להורים עצמאיים. רבותיי, תשלומים אלו נועדו לשמש רשת ביטחון תעסוקתי להורים עצמאיים או תשתית לשיפור מצבם הכלכלי, לכן יש להבטיח כי כספים אלו יגיעו ליעדם ויגשימו את תכליתם המקורית. מדובר בהחזר רטרואקטיבי של תשלומים שההורה העצמאי כבר שילם מכיסו. ההורה העצמאי סומך על כך שיוחזרו לו הכספים הללו. לצערנו, רבות מהמשפחות הללו הגיעו עד פת לחם. הן פונו מדירות המגורים ונוצרו להן חובות גדולים. כל עוד הכספים הללו חשופים לעיקול, לשעבוד או להעברה בעקבות חובות, עלולים העיקולים להגדיל את חובותיו של ההורה העצמאי, שמסתמך על ההחזר הצפוי, ואף להעמיק את תלותו בקצבאות, בניגוד לתכליתה המוצהרת של תוכנית הסיוע. חברי כנסת יקרים, התיקון הזה הוא תיקון חברתי. הוא נוגע בחיים עצמם של האוכלוסיות החלשות. בואו נחשוב על ההתמודדות של המשפחות הללו בחופש הגדול ולפני פתיחת שנת

הן ייאלצו להתמודד עם הוצאות גדולות בחופש הגדול ועם רכישת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים. כל ההוצאות הללו הן נלוות לנטל הכלכלי הקבוע בתקופה זו של עליית המחירים. בואו נמנע את עוגמת הנפש ונגן על כספי הסיוע שלהן מפני עיקול ושעבוד. חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים בחברה. אודה על תמיכתכם בתיקון בהצעת החוק. אני מודה לשר המשפטים גדעון סער וליו"ר ועדת החוקה חבר הכנסת גלעד קריב על התמיכה וקידום הצעת החוק. תודה רבה. מי ניהל את הוועדה?

לפני כולם, לפני כולם, אני מתנצלת ומצטערת, ולולא חבר הכנסת אוסאמה זה לא היה מגיע היום לקריאה ראשונה. הוא אמר: בואו נעביר בקריאה ראשונה ואחר כך נלך על שנייה ושלישית ונשמור דין רציפות. תודה רבה.

את יודעת מה עשית לפריימריז שלו?

לולא אתה והנוגעים בדבר, אתה, תודה רבה.

תודה רבה. מאחר שאני רשום בראש רשימת הדוברים כאן, אני רק אומר שזאת הצעת חוק מצוינת, נכונה.

ובתור יושב-ראש ועדת החוקה לשעבר השתמשתי הרבה מאוד גם בניסיונו וגם בחוכמתו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שהיה אפילו ממלא מקומי בפועל בתקופה הזאת, אז יישר כוח לחברת הכנסת על הצעת החוק המצוינת. רשימת הדוברים: חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אלכס קושניר. תנעל את הרשימה, שלא יבואו.

בלי לחץ, אני אבקש מהסדרנים לשמור על הדלתות, שלא יהיה לחץ. יעקב טסלר, משה גפני, חיים ביטון, לימור מגן תלם, מאיר פרוש, עופר כסיף, ישראל אייכלר, ינון אזולאי, מוותר, אבי מעוז, אחמד טיבי, יוליה מלינובסקי. אם כך, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. קריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול

אז החוק השישי התקבל, שבעה בעד, אין מתנגדים, כמובן. הצעת החוק תחזור, חבר הכנסת אבוטבול, תן לי לסיים את ההליך. אם כך, הצעת החוק תחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מחכה לייעוץ המשפטי, אתי. אז מה, זה יהיה שבעה חוקים?

ושבעה זה מספרים טובים. חברת הכנסת סילמן, מזמן לא שמענו את קולך פה במליאה, אז ברוכה השבה לזירה, מה שנקרא. אתה יכול להסביר למה?

מה קרה שהקול שלה, אני אסביר לך אחר כך. אני רק רוצה להעיד שבימי שלישי היא הייתה פה,

לא רק בימי שלישי, בכל הימים. חברים, אם כך, אנחנו נעבור להצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 9) (שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת אלכס קושניר, יבגני סובה ויוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, לרשותך עשר דקות מלאות.

בכל מה שתלוי בי.

מגיע לך מזל טוב, נראה לי שזאת הפעם הראשונה בקדנציה שאתה מנהל ישיבה,

לא, לא. לא הכול אתה יודע. אני גם לא מתיימר. אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהם יודעים הכול.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בסיפור קצר על סבא שלי. סבא גירגורי, זכרונו לברכה, חי בברית המועצות לשעבר. הוא היה מקשיב קבוע לתחנת רדיו פיראטית שנקראה "קול ישראל", הוא היה קורא ספרות ציונית אסורה, אסף גזירים של עיתונים על הניצחון במלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, והחיפוש המתמיד של סבא שלי אחרי המידע מישראל היה בשבילו כמו חמצן. זה נתן לו מהות וחיבור עמוק לשורשים. כל הפעולות שסבא שלי ביצע בסתר היו מוגדרות כפעילות חתרנית כנגד ברית המועצות שבגינה אנשים נשלחו לכלא, לסיביר,

זה לא רק סיפור של סבא שלי, זה סיפורם של מאות אלפי יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה בברית המועצות. הם לא יכלו לעלות לארץ ולא יכלו לממש את חלום הציונות. כשהייתי נער, הוא סיפר לי בהתלהבות על "מבצע חתונה"

גבורה של יהודים מברית המועצות שסיכנו את חייהם למען אחרים. בשבילו הם היו גיבורים אמיתיים, וגם בשבילי, אך לצערי הסיפור שלהם לא מסופר מספיק. ב-15 ביוני 1970 קמו 12 יהודים שהחליטו לצאת למשימת התאבדות כדי לשבור את מסך הברזל ולחשוף בפני העולם את מצוקתם של יהודי ברית המועצות. לימים הפעולה הזו קיבלה את השם "מבצע חתונה". לעסוק בפעילות ציונית בברית המועצות היה נחשב לפעילות חתרנית שהייתה יכולה לעלות לך בחיים. למרות זאת, הוגי התוכנית לא ויתרו. הם עשו מעשה גבורה אמיתי, ויש כאלה שיאמרו מעשה התאבדות. הם החליטו לחטוף מטוס, לחטוף מטוס כדי להימלט לישראל, אבל נתפסו על ידי הקג"ב ונשלחו לכלא לשנים ארוכות. אני רוצה להקריא לכם ציטוט של הרב יוסף מנדלביץ', אחד מהגיבורים, מבין כותלי הכלא הרוסי.

ציון מפורסם. כן. כאשר החלטנו לחטוף מטוס, חלמנו שיהודים ייסעו למדינת ישראל. בשל כך ישבנו בכלא. אבל מחשבה שכל יום שלנו בכלא הוא המחיר שאנו משלמים בעבור חירותו של עוד יהודי אחד, היא שנתנה לנו את הכוח להוסיף ולחיות. ידענו שבלי ארץ ישראל אין לנו חיים. זה היה אירוע מכונן שבזכותו נפתחו מדינות ברית המועצות לשעבר והתאפשרה עלייה של כ-300 יהודים שהיו כלואים מאחורי מסך הברזל. "מבצע חתונה" הוא סמל לכמיהה של יהודי ברית המועצות לארץ ישראל. הפעולות של הגיבורים האלה ועוד הרבה גיבורים נוספים, את חלקם אנחנו מכירים היטב, כמו נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין, אבל את רובם אנחנו לא מכירים, עוררו מחאה ענקית והזדהות מוחלטת של עם ישראל עם מצוקתם של יהודי ברית המועצות, וזה הוביל למחאה גם בארץ וגם ברחבי העולם. במרוצת השנים הדורות התחלפו והסיפור, לצערי הרב,

אחת הסיבות לכך, אדוני היושב-ראש, זה שהתאריך שבו מציינים את פועלם של אסירי ציון נופל בחופש הגדול, כאשר מערכת החינוך אינה פועלת.

בהצעת החוק שלי, אנחנו הולכים לשנות את זה, כי סיפור הגבורה של יהודי ברית המועצות חייב להישמע ועם ישראל חייב לזכור אותו ולשמר אותו. השינוי הזה מאוד סימבולי, אך יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אני מציע לקבוע שי"א בניסן, יום "מבצע חתונה", יהפוך להיות יום ציון לפועלם של אסירי ציון. אני קורא למערכת החינוך, למערכת הביטחון ולכל המערכות בישראל לציין את היום הזה, כי הסיפור הזה הוא לא רק סיפור של יהודי ברית המועצות אלא סיפור כמיהה לארץ ישראל, סיפור ציוני, סיפור של עם ישראל כולו. ועם שלא מכיר את ההיסטוריה לא יכול לבנות את העתיד שלו.

תודה רבה. קודם כול, באמת מרגש. למחאה אז קראו "שלח את עמי", זו הייתה הכותרת. אבל תבדוק שי"א בניסן לא נופל על חופשים, זה ערב פסח. בדקתי, זה 15 ביוני.

זה בסיוון.

אתה רואה שאני מקשיב לדיונים בוועדה? אתה כל הזמן מתקן אותי בדברים כאלה. תודה רבה לחבר הכנסת קושניר.

אני יכול רק להסכים איתך שמי שלא זוכר, עם שלא זוכר את עברו, לא מצפה לו עתיד מזהיר, ולכן צריך לשמר הרבה מאוד דברים שקרו בעבר, וזה בעצם חלק מהשקפת עולמנו שעליה אנחנו מותקפים כאן מעל הדוכנים האלה לא פעם. הדוכן הוא כאן. אוקיי, רשימת הדוברים, רבותיי: אלי כהן, אינו נוכח, יואל יולי אדלשטיין, איימן עודה, אמיר אוחנה, יואב בן צור, יצחק פינדרוס, אבי מעוז, חיים ביטון, יואב גלנט, יבגני סובה,

אוריאל בוסו, מירב בן ארי, שמחה רוטמן, קרן ברק, אופיר אקוניס, סמי אבו שחאדה, משה גפני, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, מאיר פרוש, משה אבוטבול, אוסאמה סעדי.

איך פספסתי אותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושב שחלק מהכאב שלנו מאותה ממשלה שהייתה והלכה, וגם אותו כאב עצום על חילולי השבת, הדברים שקשורים ליידישקייט, ליהדות, שהיו מנותקים ממנה, היו מרוחקים ממנה כמטחווי קשת. וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. אחד מהדברים הכואבים, ואנחנו מדברים כבר על הרבה דברים שקורים פה, זה דווקא אותה פנייה של הרב הראשי, הרב הגאון הרב דוד לאו, שפנה למפכ"ל המשטרה לבחון את חילול השבת שנכפה על אותם תלמידים בישיבת חומש שאולצו לעלות על אוטובוסים בשבת. ואני רוצה לקרוא את מכתבו הכואב של הרב הראשי: לכבוד רב-ניצב יעקב שבתאי, מפכ"ל משטרת ישראל, השלום והברכה. הנדון: פינוי חומש בשבת. ללשכתי הגיעה פנייתו של ראש הישיבה של ישיבת חומש, הרב אלישמע כהן שליט"א. בפנייתו הוא מתאר שרשרת אירועים שקרו עת פינוי הישיבה בחומש, ובעיקר, שהדבר נעשה בעיצומו של יום השבת. איני נכנס לשיקולי המשטרה, ומאידך, אין צורך להכביר במילים על חשיבות השבת. המתפנים פנו אלינו כשהם הרגישו כי זו כפייה מכוונת וגרמו להם לחלל את קדושת השבת. הרי אין מדובר בפיקוח נפש, והדבר היה יכול להיעשות בלי לבזות את אחד מהערכים המקודשים שלנו,

אני כותב את דבריי מתוך אחריות כבדה לעם ישראל, מתוך ידיעה שישנה נקודה יהודית פנימית בליבו של כל אחד. אני פונה אליך, מהיכרותנו האישית וביודעי את יחסך למסורת ישראל, בבקשה לבדוק את העוולה, להעמיד את הגורמים שאחראים לדבר על חומרת המעשה וחשיבות ערך השבת. שבת היא אות ברית בין הבורא לעמו, ושמירה על קדושתה היא חלק מובנה בנפש של האומה הישראלית. בכל הכבוד הראוי, דוד לאו, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני הגדול. כמובן, מופנה גם עותק לשר לביטחון פנים עמר בר לב ולרב רמי ברכיהו, רב המשטרה, וכמובן לראש ישיבת חומש. צריכים לדעת ולהבין שהממשלה הזאת נותנת רוח גבית לחלל כל דבר שקשור ליהדות, לתורה. לצערנו אנחנו רואים את זה לאורך כל משרדי הממשלה. אין כמעט משרד ממשלתי שלא נותן דרור לדברים האלה. אבל כנראה ככה זה נראה כשיש ראש ממשלה שהעניינים של הערכים התורניים לא מעניינים אותו. אולי זה מעניין אותו כמו שנת הצוהריים שלו. כאשר רואים שמזלזלים בכל קדוש ויקר, אלה הן התוצאות.

תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת טסלר,

פטין מולא, אופיר סופר, אורית מלכה סטרוק, יובל שטייניץ, יעקב אשר, אלי אבידר,

שלמה קרעי,

ינון אזולאי,

אורלי לוי אבקסיס, דוד אמסלם, גלית דיסטל אטבריאן, ג'ידא רינאוי זועבי, ולדימיר בליאק, יוליה מלינובסקי, מיכאל מלכיאלי,

ישראל אייכלר, משה טור פז, סימון דוידסון, עופר כסיף, אורי מקלב, לימור מגן תלם, אינם נוכחים.

הוא היה ברשימה? אוקיי, בבקשה. חברת הכנסת סילמן, גם את רוצה את רשות הדיבור על החוק? צבי האוזר (תקווה חדשה): אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה מתמקד במה שמכונה "מבצע חתונה", אותה חטיפת מטוס הרואית ב-15 ביוני 1970, מבצע שבסופו של יום גרם לפתיחת שערי ברית המועצות במהלך שנות השבעים. כ-250,000 יהודים עזבו את מה שכונה אז ברית המועצות, וכ-170,000 מהם עלו לישראל, עלו לישראל בשנות השבעים, וזה היה גל העלייה הראשון, גל ששינה והשפיע רבות על מדינת ישראל, השפיע לטובה: עלייה איכותית ראויה שגרמה לישראל לצמוח ולגדול. צריך להשוות: מה שהיה בעקבות מבצע חתונה, אותם כ-170,000 איש, בשנות השישים עלו רק 3,000 איש. זה ממש פתח, אנשים שבעשר אצבעותיהם, כמו שאומרים, בגופם, שילמו מחיר בשביל לפתוח את השערים.

חבריי חברי הכנסת, היום לא צריך לחטוף מטוס כדי לפתוח שערים. השערים בסך הכול פתוחים, אבל השערים של ישראל, שערי הכניסה, הם שערים מסורבלים, הם שערים חצי סגורים והם שערים שאינם פוקחים עיניהם לרווחה אל מול ההזדמנות הנקרית בדרכנו עכשיו, 2022. יש פוטנציאל עצום לקליטת עלייה של יהודים מרוסיה, מאוקראינה ומבלרוס. אפשר בקלות להגיע ל-250,000 שהגיעו בשנות השבעים. יש פוטנציאל של זכאי חוק שבות שמגיע לקרוב למיליון בני אדם. אדוני היושב-ראש, בארבעת החודשים האחרונים הגיעו כ-26,664, אני נותן את המספר נכון לאתמול, נדמה לי, יהודים עם אשרות עלייה או טועני זכאי חוק שבות. הם הגיעו מאוקראינה, מרוסיה ומבלרוס, כמו שאני אומר, וזו רק ההתחלה, אנחנו מגרדים את ההתחלה. להערכתי עוד לא הגענו בארבעת החודשים האלה ל-5%-6% מהפוטנציאל. אנחנו צריכים להבין שבשנתיים הקרובות יש למקד את המאמצים ולהביא לגל עלייה גדול. השערים צריכים להיות פתוחים לרווחה. אנחנו צריכים לקרוא לאחינו היהודים ברוסיה, באוקראינה: בואו, שובו לארץ אבות, למדינת ישראל, מדינה חזקה, מפותחת, עם קליטת עלייה מוצלחת ביותר, הן של גל העלייה של שנות השבעים והן של גל העלייה של שנות התשעים, גלים ששינו את עתידה של ישראל. אסור להרים רגל מהדוושה. צריך לפעול גם בימים האלה של אי-ודאות פוליטית, של בחירות. לא לשכוח, משפט סיום. אני מסיים.

אני מוניתי לוועדת המשנה לזכאי חוק השבות, לקשר עם התפוצות, וגם כשהכנסת הזאת תתפזר אני מאוד מקווה שהוועדה תתכנס, והממשלה, גם כממשלת ביניים, כממשלת מעבר, תמשיך לפעול בנושא הזה, שהוא נושא קריטי.

לא פחות קריטית הפעולה שלנו מזו של ועדת חוץ וביטחון וועדת כספים. זה חשוב לביטחון הלאומי, חשוב לכלכלה הישראלית לא פחות. בואו לישראל, וכאן, בארץ, נעשה מאמץ לאומי לפתוח את השערים. אפשר להביא מיליון זכאי חוק שבות ויהודים לארץ. תודה רבה.

אם כך, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 9) (שינוי מועד יום ציון פועלם של אסיר ציון וקביעת פעולות לציונו), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת אלכס קושניר וחברי כנסת נוספים. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 9) (שינוי מועד יום ציון פועלם של אסיר ציון וקביעת פעולות לציונו),

הכי פשוט, לא, נירה? מסכימה איתי? קח את האומץ. אבל באמת לעניינו של החוק, לגמרי.

סיבים או סיבות,

על זה רק מרב מיכאלי יכולה לענות, לא הוא. זה לא קשור אליו. שלא ידרכו אחד על השני.

אומרים

האמת שבפייסבוק שלי, ואיך זה נקרא?

ואז מה שקורה זה שלאחר 18 שנה, עשו חשבון שבממוצע מי שהפקיד בבנק מגיע ל-30,000 שקל,

שהפקיד בקופות הגמל בסיכון המוגבר יכול להגיע ל-80,000

לא תגיע,

ולמנכ"ל הביטוח הלאומי,

מאיר שפיגלר, שעושה מהפכה ועשה מהפכה בביטוח הלאומי, לב רחב ושכל

הצעת החוק.

זו הצעת חוק חברתית.

אגב, רק לגבי הסיבים, תודה ליעקב מרגי, זה שעזר ביום

עוד לפני המושב הבא, עוד לפני אחרי הבחירות, לפני הבחירות אנחנו רוצים להגיע. תודה רבה לכולם,

אני מקווה ומאמין בתמיכה שלכם.

מאחר שאדוני שכח לציין אדם אחד, שקוראים לו

על הרשימה הזאת אתה משגע אותי, אתה יודע שבזמן הזה יכולתי ללכת לנכד שלי לחבק אותו? ואז ינון זז הצידה, חזר אליי, הוא וקרעי, והם ישבו על השולחן בוועדת הכספים ואמרו: כבוד היושב-ראש, פנו אל קושניר, אנחנו מושכים את כל ההסתייגויות אם נירה עכשיו

ועכשיו זה עוד חוק חברתי מבית היוצר של ינון אזולאי. שאפו, כל הכבוד. חשוב שאנשים כמוך יחזרו לכנסת הבאה, ינון. הוא יחזור, הוא יחזור, אל דאגה, אין חשש. יש לו פריימריז, משהו?

לא, לא, יש פה חשש על כמה אחרים, לא, אני ומשה ארבל על אותה משבצת, זה בסדר, מסתדרים. אני רוצה לדבר על, עכשיו קיבלתי מחלק מראשי המועצות בחברה הערבית החלטה ופרסום של משרד הפנים שזה הכותרת שלו: "שרת הפנים אילת שקד" ממרוקו כנראה,

"25 רשויות מקומיות ייכנסו בקרוב לתוכנית המראה, במסגרתה יקבלו סך של 300 מיליון שקל לצורך קידום ופיתוח כלכלי ברשות המקומית. משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר מקדם תוכנית המראה ל-25 רשויות מקומיות במטרה להוביל ולקדם פיתוח כלכלי וארגוני, תוך קידום פרויקטים שונים אשר יובילו לשיפורים משמעותיים בארגון הרשות המקומית ובאופן התנהלותה. 25 הרשויות המקומיות אשר נבחרו" אתה היית ראש עיר בני ברק, לתוכנית ההמראה, ביניהן הערים: טבריה, טאברייה,

מעלה אדומים, קריית מוצקין, קריית שמונה,

תגיד לי שאין ערבים, נכון? ואללה, איך ידעת? בחירות. אבל סיבים יש להם.

אני שמח שכולם כאן מצטרפים לפרויקט. זה לקח זמן, אבל אחרי שנה,

תראו איזה הישג של הממשלה, גם האופוזיציה וגם הקואליציה רוצים סיבים. הישג

עד שהתרגלנו אתה כבר, לא להפריע. אבוטבול, גם אתה היית ראש עיר. אני מבקש לא להפריע לדובר. "מנכ"ל משרד הפנים הוסיף: קידום וחיזוק הרשויות המקומיות הם המשימות המרכזיות במדיניות שאותה אנו מתווים בעבודתנו במשרד, ותוכנית ההמראה היא שלב נוסף לחיזוק ושיפור היכולות הכלכליות של הרשויות המקומיות. בהתאם למדיניות שקבענו, רשות שמתפקדת באופן תקין ונכון תקבל סיוע משלים ממשרד הפנים כדי שתוכל" ינון, "להעמיק ולהגדיל את היכולות שלה ואת השירותים שהיא מספקת לתושבים". ידעת נכון, מתוך 25 יישובים אין אפילו יישוב ערבי מסכן אחד.

כי היא במרוקו, אז היא שכחה שיש עוד יישובים. אה, במרוקו אין ערבים? היא שם, אז היא חשבה שזהו, זה הדבר היחידי שיש. אה, אולי יש רשויות במרוקו, אתה אומר.

זה בדיוק מראה את המדיניות של משרד הפנים מתחילת הקדנציה הזו, שבאמת יש אפליה גם בתכנון, גם בתקציבים, אפליה קשה נגד הרשויות הערביות, שהן הכי חלשות, ונותנים 300 מיליון ל-25 רשויות. בושה וחרפה. אני קורא למשרד הפנים, לשרת הפנים, לממשלה, לשנות מייד את ההחלטה המבישה והגזענית הזו. תודה רבה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יבגני סובה, ישראל אייכלר,

סימון דוידסון, מיכל וולדיגר, בצלאל סמוטריץ', קטי שטרית,

קרן ברק, ג'ידא רינאוי זועבי, אורי מקלב, אינם נוכחים. אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נלך להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד),

2022, של חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל, בקריאה ראשונה.

הצבעה, בבקשה. רגע, אתם רוצים שמית? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד), התשפ"ב 2022, לוועדת הכספים נתקבלה. חברי הכנסת, שישה בעד,

אני קובע שהצעת החוק תחזור לדיון בוועדת הכספים. כן, ינון? ועדת הכספים.